חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת.

ט' באלול התשפ"ד, 12 בספטמבר 2024. הודעה למזכיר הכנסת,

ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת תיקונים לאמנות הבין-לאומיות הבאות: תיקון אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח, תיקון אמנת הבנק הבין-לאומי לשיקום ולפיתוח.

תודה למזכיר הכנסת. הנושא הראשון שעל סדר-היום הוא הצעת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2024 (מס' 2), התשפ"ד 2024, בקריאה הראשונה. אני מתכבד להזמין את השר אופיר סופר להציג את הצעת החוק בשם שר האוצר. בבקשה. איפה שר האוצר?

עד עשר דקות, אדוני, לרשותך. פחות, אני מקווה. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. הצעת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2024. חוק-יסוד: משק המדינה, קובע כי במקרה הצורך רשאית הממשלה להגיש בתוך שנת הכספים הצעת חוק תקציב נוסף. בהתאם לכך, לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל, ונוכח הצורך המיידי בהגדלת מסגרות התקציב עבור התמודדות עם צרכיה הביטחוניים והאזרחים של המלחמה, נדרשה הממשלה להביא לאישורה של הכנסת חוק תקציב נוסף על חוק התקציב המקורי לשנת 2024, שאושר ערב המלחמה, בחודש מאי 2023. חוק התקציב הנוסף אושר בכנסת בקריאה שלישית בחודש מרץ 2024, אלא שבשנת התקציב 2024, לנוכח הימשכות המלחמה, חוסר הוודאות הוא משמעותי יותר מאשר בשנים כתיקונן, ועל כן הקושי בדיוק התחזיות הכלכליות ניכר יותר בשנה הזו. כך התקציב הנוסף הראשון לשנת 2024 נשען על מספר הנחות מרכזיות, וביניהן ההנחה כי עצימות הלחימה תדעך עד סוף חודש יוני 2024. אלא שהנחה זו לא התממשה באופן מלא, והלחימה עודנה נמשכת. כפועל יוצא, נדרשת הממשלה להוצאות נוספות הנובעות מהימשכות המלחמה, ולפיכך נדרשת הגדלה של כמה סעיפים בחוק התקציב הנוסף הראשון שאושר בחודש מרץ האחרון. סך הצורך בהגדלת התקציב הנובע מהימשכות הלחימה עומד על כ-3.4 מיליארד ש"ח. התוספת המוצעת מיועדת למימון הצרכים הבאים: 2.9 מיליארד ש"ח להארכת משך הפינוי, הריענון והסיוע לאוכלוסייה ביישובים שלגביהם התקבלו החלטות הממשלה, מתוך סכום זה, 2.2 מיליארד ש"ח עבור הארכת מדיניות הפינויים לחודשים ספטמבר עד דצמבר, וסך של 0.7 מיליארד ש"ח למימון הוצאות שהופחתו ממשרדי הממשלה לצורך הארכת משך הפינויים לחודשים יולי ואוגוסט, במסגרת המימון של הארכת מדיניות הפינויים הממומנים, סיוע באירוח חטופים ששבו ארצה ובני משפחותיהם, בני משפחה של חטופים בשבי ובני משפחה של נעדרים במתקני הארחה, מענקי אכלוס עצמאי, מענקי סיוע לתושבים בלתי מועסקים מיישובים מפונים או מיישובים שתושביהם הוצאו להתרעננות במסגרת מלחמת חרבות ברזל, מענקי עידוד תעסוקה לעובדים שמקום מגורם או מקום עבודתם מפונים, 200 מיליון ש"ח להגדלת התקציב המיועד למעטפת הניתנת למשרתי המילואים במערך הלוחם ולבני משפחותיהם בשנת 2024, כפי שייקבע על פי התוכנית שיגישו שר הביטחון ושר האוצר לאישור הממשלה, 255 מיליון ש"ח להגדלת תקציב הביטוח הלאומי לצורך יישום מוקדם ככל הניתן של המלצות דוח הוועדה הציבורית לבחינת מענים לנפגעי יום 7 באוקטובר 2023. בשל ייחודיותם של אירועי 7 באוקטובר והצורך במתן מענים שלא קיימים בחוק נפגעי פעולות איבה ובמתן מענים משלימים למענים הקיימים, מינה שר האוצר ועדה ציבורית למתן סיוע לנפגעי האירועים. במסגרת עבודת הוועדה נבחנו הקבוצות השונות שלהן נדרש לתת מענה, תוך מתן דגש על הצורך של שיקומן והשתלבותן בחברה באופן מיטבי. כעת נדרש התקציב לצורך יישום המלצות הוועדה בהקדם האפשרי. על כן מוצע לאשר חוק תקציב נוסף שני לשנת הכספים 2024, שיחליף את חוק התקציב הנוסף הראשון. תודה רבה.

וכעת נעבור לדיון האישי. ראשונת הדוברות והדוברים, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

גברתי. עד שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו לקראת עדכון תקציב, וכולנו מודעות ומודעים לסיטואציה ולמצב שהמדינה שרויה בו. אבל מצד שני, אני לא חושבת שזה רעיון טוב שבכל כמה חודשים יעודכן תקציב ונמשיך בצורה הזאת. אני חושבת שצריך לקבל החלטה אמיצה ולסגור עסקה במיידי להחזיר את החטופים, להפסיק את המלחמה, להתחיל תהליך מדיני, לשקם את המצב בתוך המדינה. המצב מאוד מאוד מאוד מאוד קשה ועגום. אם נסתכל על כל פינה, לא משנה מה, חברתית,

פוליטית, המצב, לא יודעת אם המילה "קשה" יכולה לתאר,

אין לי יותר מילים לתאר את הסיטואציה והמצב הזה, עוני, רצח ופשיעה. אנחנו אחרי לילה מדמם בחברה הערבית, שלושה נרצחים, ארבעה פצועים, בתוכם גם קשים. עד מתי? עד מתי? ולאן אפשר להגיע יותר? אל תגידו לי, אל תשקרו לעצמכם שאתם לא יכולים לטפל בסוגיה הזאת. לא יכול להיות, שלושה נרצחים, ארבעה פצועים, בתוכם קשים, ואף עצור אחד. אתם רוצים להגיד לי שמדינת הביטחון וממשלת הביטחון ומר הביטחון והשר לביטחון לאומי לא יודעים? לא יכולים להפסיק את הפשע הזה? אני רוצה להגיד לכם בשם כולנו, בשם כל החברה הערבית: אתם משקרים לעצמכם, אי-אפשר להמשיך בשיטה הזאת. אני יודעת שישנם אנשים שנהנים מהסיטואציה הזאת, אחרת היו מפסיקים את זה.

תודה רבה. וכעת, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד): תודה, כבוד היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, 342 ימים חלפו מאז פרוץ המלחמה, 101 חטופים וחטופות נמקים בשבי החמאס. אתמול בפיגוע בבנימין נפל סמ"ר גרי גדעון הנגהאל, ובאסון התרסקות המסוק נהרגו שני לוחמי 669 במילואים, רב-סמל מתקדם דניאל אלוש ורב-סמל מתקדם תום איש-שלום. אני משתתפת בצער המשפחות שאיבדו את היקירים. יהי זכרם ברוך.

ואני מאחלת החלמה מהירה לפצועים. לצערנו, המלחמה גובה מחירים יקרים של אובדן חיי אדם, יותר מ-780 חללים מכוחות הביטחון וחיילים ו-850 אזרחים קיפחו את חייהם במלחמה הארורה הזאת. אסון רודף אסון, פיגוע אחר פיגוע. אזרחי המדינה משוועים לביטחון לאומי אמיתי, וכמובן להחזרת החטופים. השבוע עלה לכותרות ביקור הניחומים של ראש הממשלה נתניהו ורעייתו בבית משפחת החייל אורי דנינו, זיכרונו לברכה, אחד מששת הנרצחים באכזריות במנהרה בעזה. אני מבקשת להקריא מעל בימת הכנסת דברים שהרב אלחנן דנינו, אביו של אורי, אמר לנתניהו: אני באמת לא יודע אם הייתה הזדמנות לעסקה או לא, אבל סלח לי, אדוני, הכול קרה במשמרת שלך. הבן שלי נרצח במנהרה שאתה בנית במשמרת שלך. אתה הרבה שנים בשלטון, הרבה מאוד, הבטון והדולרים נכנסו במשמרת שלך. אתה חייב את חייהם של כולם. תפסיקו להתעסק בלאסוף מנדטים ולהתעסק בסקרים מה יביא ומה לא. תפסיקו שם למעלה להתעסק בשטויות ולחרחר ריב ומדון. אל תתעסקו בפוליטיקות קטנות וזולות ובספינים. אין שום מחיר לחיי אדם. תסגור בבקשה את הלשכה שלך לעשר דקות עם עצמך כל יום ותחשוב איפה הערך היהודי שאתה מביא. לא מגיע לנו את הארץ הזאת ללא אחדות.

האסון הזה קרה בגלל הפילוג והפירוד. אם היית מתנהג כמו שהיית בגיל 22, עם ציונות אמיתית, היית מסתכל על המטרה הקדושה, היית הורג את החמאס כשהוא קטן. חיכית עד שהוא נהיה מפלצת. חטפנו סטירה ואכלנו אותה. מכובדיי, את התגובות חסרות הרגישות של נתניהו ורעייתו אני חוסכת מכם, נותר רק לדמיין. תודה רבה, גברתי. וכעת, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח. אני מזכיר שמי שאינו נוכח כאילו ויתר על זכות הדיבור. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. 101 חטופים, 342 יום. מתי זה ייגמר ונשיב אותם הביתה?

אדוני היושב בראש, פורסם ב-N12 כי ראש הממשלה נתניהו ושר המשפטים ביקשו מהיועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגדם, נגד אנשי המדינה, במטרה לעצור את הצווים למעצר בכירים. המטרה, לפתוח בחקירה, ובהמשך לסגור אותה. לא ייאמן - - עבירה של פשעי מלחמה. - - פשוט לא ייאמן. שר משפטים של מדינת ישראל נוהג ישראבלוף. מתמודדים, בהצלחה רבה, אני חייב להגיד, מול הגשש החיוור. ישראבלוף. כאילו יפתחו בחקירה, כאילו יקיימו אותה ואחר כך יסגרו אותה. לא להאמין, שר משפטים במדינת ישראל.

לכאורה, ואני שם פה גרשיים, אני מניח שזה נכון, אחרת היו רצים מול ראשי N12 ותובעים אותם. זה לא ייאמן, במדינה דמוקרטית לבקש דבר כזה.

יש לנו בעיה,

אני נגד בית הדין בהאג,

אני נגד מעצר בכירים על לא עוול בכפם. תקפו אותנו, רצחו אותנו, אבל לבקש דבר כזה? שר משפטים מבקש כאילו לפתוח בחקירה ואחר כך לסגור אותה? כאילו ישראבלוף. לא ייאמן. אדוני היושב בראש, לראש הממשלה אין אומץ להגיד שתי מילים, או שלוש: ועדת חקירה ממלכתית ואין בלתה. אין מישהו במדינת ישראל שחושב שלא צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית. כל דבר אחר, כל אפשרות אחרת לקיום ועדה פרלמנטרית, ממשלתית, זה הישראבלוף, זה הישראבלוף. ראש הממשלה, אין לו אומץ להגיד את שלוש המילים האלה: ועדת חקירה ממלכתית. האסון הכי גדול שקרה למדינת ישראל, לעם ישראל, מאז השואה. אלפים נטבחו, נרצחו ונאנסו, וכרגע חלקם, 101 מהם, בתעלות עזה, במנהרות עזה, בידי מפלצות החמאס,

שצריך לחסל,

שצריך להרוג את יחיא סנוואר, ונהרוג אותו, אבל לבקשה כזו, ולהתעלם מכך שלא צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית? לא יעזור, אנחנו נפעל בנושא. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, בחודש האחרון, מתאריך 11 באוגוסט עד 11 בספטמבר, נהרגו בפעילות מבצעית 22 אנשי כוחות הביטחון. אני רוצה לחזור על זה: בחודש האחרון נפלו בקרב 22 אנשי ביטחון, שוטרים וחיילים, זיכרונם לברכה. ובזמן הזה, בלי למצמץ, הולך גולדקנופ אל נתניהו ומנסה לארגן עסקת שוחד פשוטה, אתה תדאג שנוכל להמשיך להשתמט, אנחנו נתמוך בתקציב. אני רוצה לחזור על זה: בזמן שחיילים נהרגים בשדה הקרב, שהממשלה הזאת שולחת אותם לשדה הקרב, באותו זמן חלקים נרחבים בקואליציה עושים עסקאות של תקציבים תמורת פטור משירות בצבא. איפה הבושה שלכם? איפה הערכים שלכם? עד מתי אתם חושבים שהחברה הישראלית תהיה מוכנה לסבול את זה? השר אופיר סופר, אדם עתיר זכויות מבחינה ביטחונית, זה מקובל עליך? זו הממשלה שאתה רוצה להיות חבר בה? זו הציונות הדתית שלך? הגיע הזמן שהקומבינות הפוליטיות והשוחד הפוליטי והמינויים הפוליטיים ייעלמו מהפוליטיקה הישראלית. אם אנחנו רוצים להמשיך ולשרוד כאן, אם אנחנו רוצים להיות חזקים מספיק, אנחנו צרכים שכולם יישאו בנטל, בנטל הביטחוני, על ידי גיוס ושירות צבאי מלא, ובנטל הכלכלי, על ידי השתתפות במעגל העבודה. המציאות הזאת שבה חלקים נרחבים של הציבור החרדי עסוקים בלקבל תקציבים ואינם שותפים בעשייה הביטחונית והכלכלית, המציאות הזאת של אי-שוויון בנטל, חייבת להשתנות. אני מצפה מחברי הקואליציה שלא ייתנו ידם לשחיתות השלטונית המתרקמת וקורמת עור וגידים בין ראש ממשלה לבין ההנהגה החרדית. תודה רבה. תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. עד שלוש דקות, גברתי, לרשותך. תודה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אין גבול לציניות. השר גולדקנופ, שעד לרגע זה תוהה מה קשור ממשלה למלחמה, עכשיו הוא הטיל אולטימטום על ראש הממשלה לחוקק את חוק ההשתמטות כתנאי להצבעת מפלגתו בעד התקציב. כל כך עצוב שביום שבו אנחנו קוברים את חיילינו הגיבורים, אלו שחירפו נפשם באומץ לב למען חבריהם, למעננו, ראש הממשלה נעתר לאולטימטום ומייד הבטיח אתנן פוליטי לשר גולדקנופ: הם יחוקקו את חוק ההשתמטות. באיזה עולם בשעת מלחמה, כשחסרים לצה"ל 10,000 חיילים, כשחסרים 15 גדודים, מחליט ראש הממשלה להבחין בין דם לדם, ולהנציח פטור גורף מצה"ל לחרדים?

לא לשם שמים, אלא לשלומה של הקואליציה. לא די בכך שבמשמרת של הממשלה הזאת בשעת מלחמה יש אפס היענות של חרדים שכבר זומנו לצו ראשון, וההתייצבות שלהם מתוך אלף צווים היא פחות מ-5% 48 איש, ולמרות שצה"ל ניסה להגיע לעמק השווה עם נציגי החרדים, ואנחנו ביקרנו את זה, ושגה כשהוא החליט לטרגט 3,000 צעירים חרדים, לפי תבחינים שלא מעוגנים בחוק, אז התיאבון רק הולך וגדל. התיאבון של גולדקנופ ושל חבריו רק הולך וגדל. זה לא מספיק. לא ייאמן שבמדינת ישראל בשעת מלחמה נוצרה לנו כאן מדינה בתוך מדינה. הצרכים המבצעיים של המלחמה ועתידה של מדינת ישראל הם לא חלק מהשיקולים של גולדקנופ וחבריו. ממשלת ה-7 באוקטובר, לא יעזור, איך שלא נסובב את זה, זאת ממשלה לא ציונית, ואות הקלון הזה יהיה עליהם, ויהיה חלק ממורשתו של נתניהו. אין מנוס, במדינת ישראל, ששוכנת בשכונה מסובכת כל כך במזרח התיכון, חייבים לפעול בהתאם ללשון החוק כעת. וכל צעיר בן 18 חייב לבצע שירות צבאי, אזרחי או לאומי.

תודה, גברתי. כעת חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. שמעתי שהרמטכ"ל, סליחה על המילה, אבי נעלבי, סיפר בדרך כזאת או אחרת לאשת תקשורת שהוא לא מגיע לוועדת חוץ וביטחון כי טלי גוטליב משתלחת באנשי הצבא, ושאנשים סבורים שאולי כדאי להוציא אותי מוועדת חוץ וביטחון. אז בואו נאמר לעם ישראל את העובדה הבאה: הרמטכ"ל הגיע לוועדת חוץ וביטחון פעם אחת בלבד. הוא גם לא הגיע פיזית, אנחנו נסענו אליו לבור.

שאלתי אותו שאלות נוקבות, כך לדוגמה, אלה שאלות שאני שואלת אותו גם בגלוי, ב-13 בספטמבר הרמטכ"ל התייצב ונאם בעניין מלחמת יום הכיפורים ואמר שלא ניתן לשלול איחוד זירות שיגבה קורבנות. אז שאלנו, בין השאר: האם אתה הזזת כוחות לדרום, האם אתה דאגת למילוי מחסני האמל"ח שהועברו לאוקראינה,

מה נדמה לכם, שהרמטכ"ל ענה על השאלות שלי?

הוציאו אותי מהבור והדליפו לתקשורת שרבתי עם הרמטכ"ל. שיהיה ברור כאן לעם ישראל: אני לא מתכוונת ללטף את הרמטכ"ל. הוא עתיר זכויות לחימה, הכול טוב. את המלחמה הזאת, מבחינתי, הוא מנהל באופן תבוסתני. אבל לא זה מה שמפריע לי. הרמטכ"ל עסוק מאוד מתחילת המלחמה לאתרג את עצמו, את צמרת המודיעין ואת חיל האוויר. והתחקיר שפורסם אתמול, אני חייבת לומר לכם, כנראה מציג את חיל האוויר קוף. חיל האוויר הטוב בעולם, קוף. לא יודע מימין ולא יודע משמאל, ורק בשעה 16:00 אחרי הצוהריים הוא בכלל שמע על המסיבה בנובה. זה תחקיר שמי ששולט בו, רק תבינו, זה הרמטכ"ל, ואני אסביר לכם גם למה. הרמטכ"ל יודע יותר מראש ממשלת ישראל, כל החומרים נמצאים בידיים של הרמטכ"ל. אני אתן לכם דוגמה מה נמצא בידי הרמטכ"ל: מצלמות עין הנץ מכביש 232 משדרות, מאופקים. אלה המצלמות של המשטרה, זה נמצא אצל הרמטכ"ל, כל הצילומים בכל מיני אופנים שאני לא יכולה לחשוף, וזה פה, הכול נמצא בידי הרמטכ"ל, טלפונים של התצפיתניות כדי ללמד על שעת ההתרעה נמצאים אצל הרמטכ"ל, שעות הקשר שהתצפיתניות התריעו, נמצא אצל הרמטכ"ל. זה אפילו לא נמצא בידיים של הממשלה. ומה שאתם רואים בתחקירים זה הדלפות בעלות עניין לשמור על הרמטכ"ל, לשמור על דרג המודיעין ולהלבין את חיל האוויר. שלא תבינו פה: אין חיה בעולם, ואני דיברתי עם אנשי חיל האוויר שנפגשו איתי במחשכים, ולא צריך להיות גאון הדור בשביל זה, אין חיה בעולם הזה שלמעלה מ-3,000 מחבלים פורצים את גבולות ישראל. אין חיה כזאת, ברצינות. למה אנחנו מחזיקים צבא אם לא להיות ערוכים ליום פקודה וליום הפתעה? מה קורה פה? מטוס אחד לא עולה לאוויר שעות?

מטוס אחד שהיה עולה לאוויר היה מונע את החטיפה של החטופים רק מהרעש והחולות שהוא היה מעיף שם. אז על מי אתם באים לעבוד? ואני אומרת כאן לרמטכ"ל: אני אקדיש כאן נאומים שלמים, ואני לאט-לאט אחשוף עדויות שאני אספתי בעצמי. ולידיעת השב"כ שקורא לי בכל מיני שמות, שידע השב"כ שגם אני יודעת לאסוף ראיות בלי שתדעו איפה אספתי אותן.

זה לא במחשב שלי וזה גם לא בפלאפון, ואני יודעת שזה מאוד מטריד אתכם האופן שבו אני מדברת עם כל מיני גורמים. אבל אני אשתמש בחסינות שלי, ואני אקדיש את הנאומים שלי פעם אחר פעם לומר לכם ולספר לעם ישראל מה היה כאן עובר ל-7 באוקטובר. הרמטכ"ל, בכל הכבוד, אם נדמה לך שאתה תפרסם תחקירים שישחירו את חוד החנית, את הלוחמים שבאו ב-7 באוקטובר לזירות הלחימה, ועליהם אתה תפיל אחריות,

אנחנו רוצים לדעת איפה אתה היית, ואיפה ראש אמ"ן היה, ואיפה מפקד חיל האוויר היה, ואיפה היה ראש השב"כ ואיפה ראש המוסד - - ועדת חקירה ממלכתית,

ושיהיה כאן ברור: לא ניתן לאף אחד להתחמק ולתת לנו כל מיני כותרות הזויות בהקשר הזה.

תודה, גברתי. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. לא שמענו, לא ידענו, מפקד חיל האוויר לא ידע על המסיבה בנובה. הוא למד מראש הממשלה, לא שמעתי, לא ידעתי, לא ראיתי. - - - היה לו מורה טוב. כולם. מפקד חיל האוויר, 16:20, לא יודע. אתם נורמליים - - - רבותיי, חברת הכנסת גוטליב. - - - ראש הממשלה לא יצר איתו קשר - - - מעניין,

די, די. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו מדברים על תקציב, ואני חושב שמי שהיה צריך להציג כאן את התקציב, עם כל הכבוד לשר הקליטה, הוא שר האוצר. כמו שהוא התחמק מלהגיע לוועדת הכספים אתמול, להציג לנו את הגדלת הגירעון ולקבל שאלות מחברי ועדת הכספים, גם היום הוא לא מגיע להציג את החוק. כי בעצם זה חוק תקציב. ברגע שאתה משנה את התקציב זה חוק תקציב לכל דבר. אבל שר האוצר, נראה לי שאין לו זמן להתעסק בכלכלה של מדינת ישראל, ולכן הוא פטור מלהגיע למליאה ולהציג את חוק התקציב, והוא גם פטור מלהגיע לוועדת הכספים ולקבל שאלות קשות מחברי הכנסת חברי ועדת הכספים. אנחנו מדברים עכשיו על הגדלת הגירעון ב-3.4 מיליארד שקל, כאשר אנחנו כבר בגירעון של 175 מיליון שקל. אז בעצם הגירעון גדל בעוד קרוב ל-3.4. בנוסף לכל זה אתמול בוועדת הכספים אנשי המקצוע של משרד האוצר אמרו שעד סוף השנה נעבור את הגירעון של 200 מיליארד. עם גירעון כזה אני חושב שמכובד מאוד ששר האוצר יבוא לתת לנו תשובות, יבוא ויסביר איך אנחנו יוצאים מהגירעון הקשה הזה. אבל הוא יכול ומרשה לעצמו. אתמול יצאתי מוועדת הכספים מאוד מודאג מכל הנתונים הכספיים שהציגו לנו אנשי המקצוע של משרד האוצר, ואני חושב שאזרחי ישראל צריכים להיות מודאגים. כי ברגע שאנחנו מגדילים את הגירעון, והממשלה מגדילה את הגירעון לעומת אופציות אחרות שהיו, על 3.4 היו אופציות אחרות לא להגדיל אותם. ואתם יודעים שחלק מהכסף הזה, כשאנחנו מגדילים עכשיו את הגירעון ב-3.4 מיליארד שקל, חלק מהם חוזר להסכמים הקואליציוניים מהקיצוץ הרוחבי שביצעה הממשלה. אז לא כל הכסף בא, כמו שהציגו בהצעת החוק, למפונים ולמילואימניקים, אלא גם להסכמים הקואליציוניים שקוצצו, יחזירו שם. אבל הדבר החשוב ביותר: אנחנו נשלם יותר ריבית. היום אנחנו משלמים מעל 40 מיליארד שקל ריבית בשנה. אנחנו נשלם עוד 7 מיליארד שקל כי דירוג האשראי שלנו ירד, ואז אנחנו משלמים יותר ריבית. וברגע שאנחנו משלמים יותר ריבית כל אזרח במדינת ישראל ירגיש את זה. בשביל לסגור גירעון יש כמה אופציות. האופציה הכי קלה לממשלה תהיה הגדלת המיסים, ומי שיסבול בסופו של דבר הוא האוכלוסייה החלשה במדינת ישראל, והאנשים שעובדים מהבוקר ועד הלילה בשביל להתפרנס ישלמו יותר מיסים ויסבלו יותר.

חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. עד שלוש דקות, אדוני, לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אנחנו כולנו הורים, לכולנו יש משפחות, ילדים. ואני רוצה להעלות סוגיה, שהאמת, אתמול בוועדה למניעת סמים ואלכוהול אני הזדעזעתי. ואני אומר ומדבר קודם כול ללב של כולנו, של כל אחד שנמצא פה ומי שצופה בנו. אני לא יודע כמה אתם מכירים את הנושא של התמכרויות אצל בני הנוער. כמה אתם נוגעים בדבר הזה או שאתם שומעים מגורמים כאלו ואחרים, אבל הנושא של התמכרויות בישראל זאת מכת מדינה שגדלה באופן דרמטי מתקופת הקורונה. ואנחנו כמדינה, לצערי הרב, לא מטפלים ולא עושים כמעט, אני אומר כמעט, דבר כדי למנוע את הסוגיה הזאת. אתמול הדיון היה בנושא של גז קצפות. אתם יודעים מה זה גז קצפות? אתם הרי אוכלים מדי פעם קצפת, זה נורא טעים. אבל הצד השני של גז הקצפות זה שהוא סם. כמו גז מזגנים. הילדים האלה לוקחים את הבלון הקטן של גז הקצפות, אותו בלון שמשתמשים בו להכנת קצפת, עם דוקר מיוחד מנפחים בלון ואתם רואים אותם מסתובבים עם בלונים, שואפים את גז הקצפות ופשוט מתמסטלים מזה. הנתונים של בתי החולים על אותם ילדים שמגיעים אל חדרי המיון, הם מפחידים. היה מקרה אחד של מוות מהגז הזה, ילדים מגיעים למצב שהם לא שולטים בהתנהגויות שלהם, זה מביא לאלימות נוראית. ואף אחד לא מדבר על זה. עכשיו אני אגיד לכם משהו שלא תאמינו: זה חוקי. אתה לא יכול לעצור אף אחד שמשתמש בזה. אתה יכול לעצור רק יבוא שהוא בלתי חוקי, שהוא לא על פי חוקי המסחר, אבל לא בגלל שזה סם. יש מדינות שפעלו בנושא הזה והפכו את זה לסם מסוכן, אבל במדינת ישראל זה עדיין לא קרה. אני רוצה לשים את הדבר הזה על השולחן, ושמדינת ישראל תבין: משנת 2018, אתה מכיר את הנושא הזה,

אין את הרשות למניעת סמים ואלכוהול.

אתה היית העוזר של גלעד ארדן. היית העוזר שלו.

הם הטמיעו אותה בתוך אגף אחר.

אז אני אסביר לך. זה נמצא היום - - - זאת רשות אחרת משוכללת, בביטחון לאומי.

רשות - - - - - - לא, חברי אופיר כץ. זה בתוך - - - היו איתה הרבה בעיות, אני יודע. חברים, אני אסביר לכם. אני חי את זה, אני עובד בזה. נכון. זה גוף קטן שנמצא בתוך המשרד לביטחון לאומי,

אין לו אפשרות להתמודד מול הרגולציה. היתרון של הרשות היה שיכלו לעשות שולחנות עגולים, להביא את המנכ"לים,

, בבקשה. אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, החברה הערבית מדממת. אתמול נרצחו שלושה אנשים בחברה הערבית, אחד מג'דיידה-מכר וגבר ואישה מרמלה. ולכן, אנחנו חסרי אונים

השר לביטחון לאומי, שלא עושה כלום בנושא הזה. אנחנו חסרי יכולת, חסרי אונים מול הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית. ראש הממשלה הקים את ועדת השרים למאבק בפשיעה, והוועדה הזאת לא מתכנסת. אדוני היושב-ראש, למי אנחנו צריכים לפנות? מי אמור לתת את התשובות לאנשים? מי אמור להגן על האזרחים? מי אמור לטפל בפשיעה? כאשר ראש הממשלה לא מתייחס לחברה הערבית, ולא דואג לחברה הערבית ולא מנחה את השר לטפל בפשיעה, אז למי אנחנו אמורים לפנות? מי אמור להגן עלינו מפני ארגוני הפשיעה? טרור אזרחי משתולל ברחובות. כל יום יש לנו נרצחים בחברה הערבית, ואין דין ואין דיין. הממשלה איבדה את הצפון, איבדה את הגליל, את המשולש וגם את הנגב. דיברתם על משילות, איזו משילות? הפקרות מוחלטת. ואני פונה מכאן למפכ"ל החדש, המפכ"ל דני לוי: אנחנו רוצים תשובות, אנחנו רוצים שמישהו יגן על החברה הערבית, שייתן פתרונות לאנשים, שיצמצם את ההרוגים ואת הנרצחים בערים וביישובים שלנו. זה מה שאנחנו דורשים. למה אתם מפקירים את האזרחים? מה הסיבה לכך? יש זעקה מהרחוב הערבי, מהחברה הערבית, לאנשים שמקבלים את ההחלטות, לשרים שיושבים בממשלה. מה אתם עושים? למה אתם לא מטפלים בנושא הזה? הגיע הזמן שתקבלו החלטות על מנת להגן על האזרחים שלנו, על התושבים. אי-אפשר להפקיר את החברה הערבית ולהשאיר אותה מדממת. תודה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה.

דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אתמול בוועדת הכספים אנחנו התחלנו את הדיונים על חוק הפחתת הגירעון, שהוא בעצם חוק הגדלת הגירעון. ומה שמעניין הוא שגם הממונה על התקציבים וגם הכלכלן הראשי במשרד האוצר סתרו לגמרי, ב-180 מעלות, את מה ששר האוצר אמר כאן בתחילת השבוע על הנתונים המדהימים של כלכלת ישראל. ההפך הוא הנכון, היום הכלכלה שלנו, במכלול הפרמטרים: הצמיחה, הגירעון, דירוג האשראי, יחס חוב תוצר, השקעות, במצב הכי גרוע זה לפחות 20 שנים. איגרות החוב שלנו נסחרות היום ברמה של מקסיקו, מקסיקו. ואנחנו גרועים יותר מהונגריה, מפרו, מהפיליפינים. בשנה וחצי נתניהו וסמוטריץ' ביצעו השמדת ערך של הכלכלה שלנו. התקציב הזה הוא התקציב השלישי, שלישי לשנת 2024, אבל לא בטוח שהוא האחרון, ואני אומר לכם את זה מידיעה. הרבה דברים השתנו מאז שאישרנו את התקציב המקורי במאי 2023. מה לא השתנה? הכספים הקואליציוניים, המשרדים המיותרים והחוצפה.

משרד המורשת, 71 מיליון שקלים, משרד התפוצות, 34 מיליון שקלים, משרד ירושלים והמסורת, 55 מיליון שקלים, המשרד לשיתוף פעולה אזורי, 28 מיליון שקלים, על כלום ושום דבר, משרד ההתיישבות האגדי, 333 מיליון שקלים ועוד 302 מיליון שקלים על העודפים של 2023, וסך הכול 633 מיליון שקלים למשרד של אורית סטרוק. מפונים, מילואימניקים, מעמד הביניים,

גמלאים, למי אכפת? ממשיכים לבזוז. וכאשר לכולם ברור לגמרי כי צפויים לנו בעתיד הקרוב קיצוצים כואבים והעלאות מיסים, המשרד לשירותי דת,

מפרסם השבוע מכרז לתפקיד חדש: הממונה על ההילולות, תפקיד שלא היה קיים בעבר, עוד ג'וב לעוד עסקן, עם שכר של 32,000 שקלים בחודש, בתוספת אש"ל ורכב צמוד. אז אחרי ששילמו השנה 14 מיליון שקלים להפקת ההילולה במירון על 30 איש, כעת ממציאים ג'וב מערכתי בנושא. בקרוב, בקצב הזה, לא יהיה כאן הייטק, לא יהיה מעמד הביניים - - - תודה רבה. ההילולה שלך נגמרה. מדבר על הילולות? ההילולה שלך נגמרה.

הצמיחה במשק הופכת לשלילית, אבל לפחות יהיה כאן ממונה על הילולות. מושחתים, נמאסתם. תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. בחשבון הטוויטר של "חדשות מלפני שנה" אתם מכירים את חשבון הטוויטר הזה? בעצם מצייצים מדי יום את הכותרות של אותו תאריך של היום רק מהשנה שעברה. זה קונספט ממש גאוני, שהפך עם הזמן לתצוגת ארכיון גאונית ועצובה של נורות האזהרה, הדגלים האדומים והכתובות על הקיר שהיו כאן לפני המלחמה. אחרי 11 חודשים מאז השבת השחורה, אחרי כל כך הרבה ידיעות על "הותר לפרסום", אחרי כל כך הרבה חודשי פליטות של תושבי הנגב המערבי והצפון, אחרי כל כך הרבה סבבי מילואים ואחרי כל כך הרבה זמן שעבר בלי שהצלחנו להחזיר את החטופים והחטופות, קל מאוד להתייאש. אנחנו רואים את זה סביבנו, וזה מה שקורה לצערי ללא מעט ישראלים. אבל אסור שזה יקרה. אסור שהתקווה היחידה בישראל תהיה רק בשמו של ההמנון שלנו. המצב יכול להשתפר באופן מאוד משמעותי. זה יכול לקרות, וזה יכול לקרות גם בצורה מהירה. אז הינה לכם, כדי להמחיש, כמה מהכותרות שאנחנו יכולים לצטט בחדשות מלפני שנה בעתיד. שימו לב: ישראל הולכת לבחירות. חמשת חברי הכנסת מהליכוד שהצביעו בעד פיזורה בהודעה משותפת: כשהמדינה נמצאת על מסלול התרסקות, חייבים להחליף את הנהג. וקצת זמן לאחר מכן: סוף כל סוף, ושבו בנות ובנים לגבולם: כל החטופים והחטופות הוחזרו לישראל. תדמיינו את זה. ואז: הסכם אזורי היסטורי, ואיראן על הכוונת: ברית המדינות המתונות במזרח התיכון יוצאת לדרך. וימים אחר כך: סוף עידן החמאס: כוחות הברית המזרח-תיכונית נפרסו בעזה, ואחרון חיילי צה"ל יצא מהרצועה. וכמובן: ישראל יוצאת לדרך חדשה: הושבעה ממשלת התיקון, הקואליציה הרחבה ביותר מאז מלחמת ששת הימים. זה מה שצריך להיות כאן. תחשבו מה יכול להיות כאן. תחשבו מה ומי מונעים מזה לקרות, ואל תאבדו את התקווה. אנחנו עוד נראה את הימים האחרים. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. אני נועל את רשימת הדוברים. מכובדי היושב-ראש, לא צריך לחדש לאף אחד אם אני אומר שהמצב הרעוע, הקטסטרופה שהמדינה עוברת בכל תחום שרק אפשר להעלות, הם בגלל שזה שנתיים מנהלת את המדינה הממשלה הכושלת ביותר בתולדותיה, ממשלה שהביאה חורבן גם בתחום הכלכלי וגם בתחום הביטחוני וגם בהרגשה הכללית של אזרחי המדינה. בכל דבר שהם נוגעים הם משאירים אדמה שרופה, ואנשים כבר מאבדים תקווה ושואלים מתי הדבר הזה יסתיים. יש היום הרבה מאוד רשויות שמתקשות לשלם את השכר של העובדים שלהן. יש רשויות שמתקשות לנקות את הפסולת מרחובות היישוב. והשר הכושל ביותר, שראש הממשלה שם אותו בתפקיד הכל-כך חשוב שר אוצר כשאין לו שום ידע וקשר לא לכלכלה ולא לניהול בכלל, הוא עסוק באידיאולוגיה חשוכה ומרכז את כל המאמצים שלו בשטחים הכבושים. יש לו תוכניות שם, והכלכלה לא מעניינת אותו, האזרחים לא מעניינים אותו, השכבות החלשות לא מעניינות אותו, והוא הורס את הכול לנגד עינינו, ואנחנו מביטים ושואלים: מה יהיה עם הדבר הזה? הפשיעה בחברה הערבית משתוללת. יותר ויותר אנשים נרצחים לחינם. השר לביזיון לאומי, שמופקד על הביטחון האישי של האזרחים, לא מעניין אותו החיים של האזרחים הערבים. אגב, לא מעניין אותו גם החיים של האזרחים היהודים, שהפשיעה גם אצלם עלתה ברמות גדולות. ועל כן אני אומר, ממשלה שרעה בכל התחומים, בתחום הכלכלי, בתחום החברתי ובכל תחום שרק אפשר להעלות על הדעת, צריכה כבר ללכת ולא להמשיך למשול. תודה רבה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הלכתי לנחם את משפחתה של עדן ירושלמי, עליה השלום, לפני כמה ימים. השם ייקום דמה. ושם ישבתי ופגשתי, לצערי, גם משפחות של נרצחי הנובה, אימהות ואחיות, משפחות שמרוסקות ועדיין לא לגמרי מבינות מה עובר עליהן. כשישבתי איתם, הם ביקשו ממני דברים מאוד פשוטים. זה התחיל בשאלה למה. אימא אחת שהבן שלו נרצח אומרת לי: אני הולכת אל בית העלמין ואני צריכה לעמוד בשמש, כי אף אחד לא שם לי צילייה, וכשאני שואלת למה, אומרים לי: אין כסף. ואני מגייסת תרומות כדי שיהיה איפה לשטוף ידיים, כי חלקות של נפגעי פעולות איבה, הן עלולות להיות לעיתים מוזנחות, והיא מדברת דווקא על בית עלמין במרכז הארץ. אני אפילו לא מתחילה לתאר לעצמי מה קורה כשמתרחקים ממרכז הארץ. והיא אומרת לי: את השבעה בקושי הצלחתי לקיים. אין לי כסף, גייסתי תרומות כדי לעשות שבעה, כי עם ישראל רוצה לבוא לנחם, אבל אין לי כסף לתת לו שתייה. באיזו מדינה אנחנו חיים שאימא,

באזכרה של 12 חודשים, צריכה לגייס תרומות כי הבן שלה נרצח בגלל המדינה, במשמרת של המדינה? אני אפילו לא משתמשת במילה "ממשלה" כי אות הקין הזה הוא על כולנו. אנחנו זה המדינה, המקום הזה מייצג אותה. איך אנחנו מרשים לעצמנו להגיע למצב שבו הם פושטי יד? משפחות החטופים, משפחות הנרצחים, חטופים שחוזרים, ניצולי נובה, שמפסיקים להם את התקציבים של השיקום. זה מה שהפכנו להיות, אומה של מקבצי נדבות? שהאזרחים צריכים לממן את הפעילות של הממשלה, של המדינה? אז התרגלנו שסייעות אין ומורים אין, ושאין כסף לשום דבר ולאף אחד, שהתור בסופר רק הולך וגדל וצריך להוריד מוצרים. התרגלנו שלאזרחים שלנו אין כסף. התרגלנו, מרגילים אותנו. אבל אדוני היושב-ראש, אני שואלת באמת. אין כסף לסייעת בגן, אימא שרוצה לשבת שבעה, או רוצה לעשות אזכרה של שנה לטבח, יש מישהו בממשלה שמסוגל לתת לה כסף כדי שהיא תוכל לברך על כוס הקולה כשעם ישראל בא לנחם אותה? שיהיה לנו איזשהו סוג של גאווה לאומית שנה אחרי הטבח הנורא הזה? תודה. ממשלת ישראל, קואליציה, תפעלו. אנחנו לא מתנגחים בכם לצורך ההתנגחות, זה לא תחביב לאומי. יש לכם את הכוח לשנות ולהשפיע. תוודאו שהכספים והתקציבים הולכים, לפחות אחרי שנה של מלחמה, למקומות הנכונים. תודה רבה.

חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בתוכנית זמן אמת ששודרה בכאן לפני יומיים, נוף ארז, לשעבר סגן מפקד בסיס תל-נוף, יושב ואומר שלא הייתה פגיעה ביום הטבח. אלא שהמנחה שמראיין אותו מעמיד בפניו את הדברים שהוא אמר שלושה ימים לפני הטבח, ב-4 באוקטובר. כך אומר נוף ארז ב-4 באוקטובר באופן פומבי בטלוויזיה, לכלל עם ישראל: "כבר עכשיו יש פגיעה בכשירות של חיל האוויר" וברגע שתפרוץ מלחמה "יהיה קשה מאוד להחזיר אותם" אותם, הכוונה לטייסים, "למבצעיות". אני אישית לא אגיע, כך הוא מעיד על עצמו, כשתפרוץ מלחמה, וביחד איתי יש עוד 200 שאומרים: אנחנו לא נבוא. כשהוא אומר: עוד 200, אני מניחה שהוא מתכוון לעוד 200 טייסים. ובכן, הם אכן לא באו. כמות האנשים ששיוועו ביום הטבח - - מי לא בא? מי לא בא - - - גלית, את משמיצה, כולם הגיעו. - - לראות מסוק, לראות מסוק. כולם הגיעו, לא היה טייס אחד שלא הגיע.

לראות מסוק, לראות מסוק - - זה שקר וכזב. לא היה טייס אחד שלא הגיע. לראות מסוק אחד מעל הנובה - - - די, די - - - לראות מסוק אחד,

- - - זה שקר. אתה יודע מה, סימון? אני חייבת לומר. הדבר הזה לא יכול להיות. לא יכול להיות ויכוח ביני לבינך. כולם הגיעו. כולם הגיעו. - - - תתביישי.

לפני הקלישאות של "תתביישי", אולי תקשיבו רגע. יכול להיות, יכול להיות שיש פה אינטרס משותף. - - - די. חברת הכנסת שלי, די, אני אתחיל עם הקריאות.

זה שטייסים אומרים שלושה ימים לפני הטבח, בואו נסכם על עובדות,

בואו נסכם על עובדות. שלושה ימים - - - - - - אתם לא מסוגלים להקשיב. שלושה ימים לפני הטבח עומד סגן מפקד חיל האוויר ואומר שאם תפרוץ מלחמה אין כשירות. זה קרה. שלושה ימים לפני הטבח הוא עומד ואומר: אני ועוד 200 טייסים - - - את מפיצה פייק ודיס אינפורמציה. הטענה שטייסים לא הגיעו ב-7 באוקטובר זה שקר גמור. בסדר, נגיע לזה, נגיע לזה. בוא רגע נסכם על עובדות. מה זאת אומרת "נגיע לזה"?

יוראי, די. חלק מהיותך חבר פרלמנט היא יכולת לדו-שיח. אני מנסה לייצר פה דו-שיח בלי התלהמות. בוא נדבר.

בוא נדבר למען עם ישראל. אני אומרת, בואו נבדוק את העובדות. עובדה מספר אחת, סגן מפקד חיל האוויר, שלושה ימים לפני הטבח, אומר שאין כשירות כרגע.

אמרו את זה גם אלופים לראש הממשלה - - - הכול בסדר. הסכמנו על העובדה הזאת? הוא אומר שעוד 200 טייסים, ברגע שתפרוץ מלחמה לא יהיו כשירים.

לא, לא אתה לא תפריע לה.

אני מבקשת הארכה לנאום.

ביום הטבח, גם בקיבוצים בעוטף, גם בפסטיבל נובה, עברו שעות עד שהגיעה עזרה, בטח עד שהגיעו המסוקים והטייסים. יכול להיות שזה לא קשור לזה, מקבלת את ההסבר שהם היו בכשירות ושהם הגיעו בזמן, ויכול להיות שחיל האוויר פשוט לא תפקד מסיבות אחרות. זה שהוא לא תפקד אנחנו כולנו יודעים. שעות על גבי שעות אף עזרה מחיל האוויר לא הגיע.

רגע, זה לא מה שאני רוצה לומר. מה שאני רוצה לומר הוא שארז נוף מוסיף ואומר. שנייה, תקשיב, נהוראי.

ארז נוף מוסיף ואומר, שים לב למשפט הבא, נראה מה דעתך עליו. הוא מוסיף ואומר בזמן הריאיון: אם זה לא היה קורה ב-7 באוקטובר אלא לדוגמה, והוא נוקב בתאריך 1 בדצמבר, "אז בוודאות הייתה פגיעה". וזה לב העניין. לב העניין הוא שאתם מסרבים להקים ועדת חקירה ממלכתית. לא, לא.

מאוד קל לעמוד מעל הדוכן ולזרוק בוץ על טייסי חיל האוויר. יותר קשה - - - די, הסבלנות שלי פקעה.

אתה לא מסוגל להודות שהשבט שלך, שהשבט שלך - - איזה שבט שלי - - - - - עשה אולי את פשע הסרבנות הגדול ביותר. חבר הכנסת יוראי, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.

בהתנתקות, כשהוציאו גופות מקברים, החיילים הדתיים קרעו בגד ושירתו בצבא. חבר הכנסת דוידסון.

מי שומר על המדינה הזאת? הטייסים שומרים על המדינה הזאת.

- - - למה אתם מסרבים להקים ועדת חקירה ממלכתית? בושה וחרפה. אבל על דיקטטורה מדומיינת הפקירו פה אזרחים,

שקר בנפשך. אתן מגן על סרבנות. מי שמגן על סרבנות - - (חבר הכנסת יוראי להב הרצנו יוצא מאולם המליאה.) - - - חברת הכנסת שלי. שלי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. - - אין לו שום יכולת לשבת פה ולומר: אתה

מדבר בכזה פתוס אם הסרבנים היו מהציונות הדתית - - (חברת הכנסת שלי טל מירון יוצאת מאולם המליאה.) תצאי, בבקשה. תצאי, בבקשה. אתם לא יודעים לשמוע, אז

אתה מכשיר סרבנות. - - - אני אגיד לך עוד משהו, גלעד קריב. התחלת להכשיר סרבנות? הסרבנות תגיע. היא תגיע מכל מיני צדדים, מכל מיני סיבות.

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. יאללה, תסיימי, בבקשה.

ככה זה נראה כשנוגעים באליטות, ככה זה נראה. תודה רבה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה.

ראש הממשלה שלך הוא מיליונר מושחת. איזה אליטות? על מה את מדברת? רק ראש הממשלה. חוץ מזה, אין כלום.

חבר הכנסת גלעד קריב, די. את האליטה. אני באמת אליטה. אני האליטה החדשה. מה עשיתם 11 חודש - - - מה קורה בצפון?

אומץ וגבורה של ממשלה שלא ממנה פרויקטור לצפון, שמופגז ומותקף מתחילת המלחמה. יישובים שם לא מפונים, תחת אש כל הזמן. אומץ וגבורה, וראש הממשלה מוצא זמן, כי יש לו הרבה זמן, להתעסק בחיפוש הפרויקטור הבא במקום הפרויקט הזה, שכנראה הסתבך או הסתכסך עם אנשי לשכת ראש הממשלה, אומץ וגבורה, אתמול היה טיל נ"ט בקיבוץ דן. אומץ וגבורה לא תמצא בממשלה הזאת. אומץ וגבורה אתה מוצא גם בקרב חברי ש"ס, חברי ארז מלול, שלא סוגרים את הדלת לנתניהו ואומרים לו: עד כאן, כי פדיון שבויים זה לא צחוק, זה נשמת אפה של מדינת ישראל. אומץ וגבורה אין שם. אבל לדבר על אומץ וגבורה פה במליאה זה קל. אומץ וגבורה, לא להגיד לשר המופקר איתמר בן גביר, הכישלון המוחלט, לא הניצחון המוחלט, שבעה נרצחים בחברה הערבית רק בשבוע האחרון: ברהט, שני נרצחים ברמלה, תל שבע, ג'דיידה-מכר, אומץ וגבורה זה להגיד לו: עד כאן, גם שלכם, להגיד לו שעלייה להר הבית היא חבית חומר נפץ, והוא מדליק אותה. אבל האמת היא, זה לא אומץ וגבורה. זה בעיקר בעיקר חוסר אכפתיות, חוסר התייחסות פנימית,

למה שחשוב למדינה הזאת. אומץ וגבורה אתה לא רואה שם. אומץ וגבורה יש בשדה הקרב. אומץ וגבורה יש למשפחות החטופים שנלחמות ומידפקות פה על שערי הבית הזה. אבל אין פה לא חסד ולא רחמים. בבית הזה אין גם את זה. וכל מי שיעלה פה בפעם הבאה ויגיד "אומץ וגבורה", שיחשוב אם הוא עשה מעשה אמיץ אחד או מעשה ראוי אחד, להגיד עד כאן למה שאנחנו רואים מול עינינו. עד כאן, לראש ממשלה כושל כשהביא עלינו את האסון הגדול ביותר שהיה אי פעם מאז השואה.

אומץ וגבורה לא צריך, אמת צריך. אבל גם את זה לא מוצאים בבית הזה.

חברת הכנסת יסמין פרידמן. לפני זה, הודעה למזכיר הכנסת,

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קוסובו בדבר פטור מאשרה למחזיקים בדרכונים לאומיים למטרות תיירות.

כיושב-ראש קבוצת הידידות של מדינת ישראל עם מדינת קוסובו, אני רוצה לברך על ההסכם שנחתם בין שתי המדינות. נפלה בחלקי הזכות

שותף ליוזמה הזו. זה צעד משמעותי לחיזוק הקשרים הדיפלומטיים והכלכליים, וביטוי למחויבות לשיתוף פעולה. עם ההסכם הזה אנחנו מקווים לבנות עתיד משותף טוב יותר ולהעמיק את הידידות בין המדינות. בהזדמנות זו אני רוצה להודות ולהביע את תודתי העמוקה לחברי שר הפנים ולמנכ"ל רשות האוכלוסין, שהשקיעו מאמצים רבים לקידום ההסכם הזה. ואחרון חביב, כמובן אני מודה לראש מטה שר הפנים מר רובי שמש, שעזר בקידום הנושא במקצועיות רבה. אנחנו עושים גם דברים טובים. חברתי חברת הכנסת יסמין. - - - אה, כן? אז נחזור מההסכם. תודה. חבל שגלית לא פה. אבל, לדעתי, היא מקשיבה לי. אני רוצה להגיד כמה דברים באמת באמת ברגוע. נניח, רק נניח שחיל האוויר לא היה מוכן מבצעית ב-7 באוקטובר, והייתה

למה אתם מסרבים להקים ועדת חקירה? צריך לחקור את זה? בואו נחקור את זה. כשאת אומרת שעד 16:20, אני לא זוכרת מי היה פה שאמר עד 16:20 לא היו מטוסים, איפה היה ראש הממשלה עד 16:20 לבדוק למה אין מטוסים באוויר? ולכן דרושה ועדת חקירה, שמשום מה בצביעותכם אתם מתנגדים לה. דבר שני, אתם מדברים על סרבנות בזמן שיושב-ראש סיעה מהקואליציה שאת חברה בה מאיים כרגע לא להצביע על התקציב אם לא ייתנו השתמטות לכל אלפי בחורי הישיבות שלו. האם השתמטות היא לא סרבנות? אז איך אפשר לדבר על סרבנות בזמן שאתם חלק מקואליציה שמאיימת כרגע להפיל את הממשלה אם לא ייתנו להם? בנוסף, אנחנו מממנים להם את ההשתמטות על ידי לימודים שלא נמשכים שלוש שנים, ארבע שנים.

הם יכולים ללמוד כל חייהם, ואנחנו נמשיך לממן את זה. צביעות שנייה. דבר שלישי, אני באמת רוצה לשאול בכנות: מה נותן עכשיו, בזמן מלחמה, בזמן שטייסת שוכבת פצועה אנושות בזמן שחילצה פצוע, מה נותן לתקוף את הטייסים כרגע? מה זה מוסיף למאמץ המלחמתי? אני באמת לא יודעת. והערה שלישית, קוראים לו יוראי, ולא נהוראי. עכשיו, בנוסף, כמה זמן יש לי? 50 שניות. בזמן שכל התקשורת וכל טיקטוק וכל הרשתות החברתיות מתעסקות בכנסת בדברים צהובים, במיילים שנשלחו, כשאת מי זה מעניין? הרי הכנסת הזאת מטורפת גם ככה. לא מעניין שחיתות. לא מעניין כל מה שקורה. זה מה שמעניין כרגע. עמדו כאן בבוקר צעירי משפחות החטופים, עמדו בכניסות. ומול עינינו הם התחננו על החיים של ההורים שלהם, של האבות שלהם, של האימהות שלהם, של האחיות שלהם, בזמן שהיו חברי כנסת שפשוט חלפו על פניהם, חלקם גם סיננו איזו הערה מרושעת. אבל אני לא מצליחה לתפוס את זה. וכל ההסתה שיש נגד משפחות החטופים מתחילה במה שקורה בכנסת.

זאת האחריות שלכם לשנות את השיח כלפיהם.

חבר הכנסת חנוך מלביצקי,

נאור, בבקשה.

מי ברשימות? הייתה איזו טעות, פשוט. הוא ביקש ולא רשמתי אותו. דקה וחצי ואני משחרר לך. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, הודעה קצרה.

ובמייל הזה הבנתי שהייתה תמונה, עירום או חצי עירום, ששויכה אליי, וכל מיני מידע מכפיש. היום זה גם יצא החוצה ברשתות. אז כדי שהדבר הזה יהיה ברור פעם אחת ולתמיד, מדובר בתמונה מפוברקת שהיא חלק מאיזשהו קמפיין מכפיש, שקרי, שהתנהל כבר לפני למעלה משנתיים, ששולב בו גם ניסיון סחיטה, לא נגדי, נגד אנשים שמאוד קרובים ויקרים לי. המייל הזה כבר נשלח למאות מהחברים שלי ולמשפחתי הקרובה לפני למעלה משנתיים. מי שקצת מכיר אותי לעומק ישר זיהה שזה פברוק. אבל זה המצב, וצר לי שהדבר הזה מאיזשהו מייל אנונימי הגיע גם לקבוצה של חלק מהלשכות פה. זה האירוע, בכל מקרה. כמו שאמרה קודם יסמין, ובצדק, דיברתי קודם עם איזה עיתונאי, והוא שואל אותי: נו, איך זה לעבור לינץ' תקשורתי? אמרתי לו: החטופים עוברים לינץ'. יש לנו חיילים שמתים ונלחמים כל יום. זה באמת קשקוש.

חבר הכנסת אלעזר שטרן,

צוהריים טובים. לפני הכול, אני מציע לחנוך מלביצקי שיילחם על החפות שלו. חנוך, תילחם. אל תוציא פוסטים על אף אחד שקשור, עם שם ובלי שם, ואולי תצליח כמו שאני הצלחתי. הצלחת בגדול. הצלחתי בגדול. כשהאמת צועקת אז אתה מצליח בגדול. דיסטל גם יודעת את זה, כרוקדת על הדם עם ניסיון. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד משהו על התקציב הזה. זה תקציב של סמים. זה תקציב של סם מוות. אני רוצה להגיד, שלא ישתמע לשתי פנים: תקציב שממשיך לתדלק את אי-השתלבות החרדים בחברה הישראלית, את האי-השתלבות שלהם בצבא. הוא תקציב שגוזר עליהם גזר דין מוות מבחינת יכולת להשתלב בחברה הישראלית, לפרנס בכבוד את המשפחות שלהם, אבל אולי יותר מהכול הוא גזר דין מוות לאחדות האמיתית שלנו. ה"יחד ננצח" לא יכול להיות "יחד" כשחלק נושא בנטל וחלק לא נושא בנטל, ה"יחד ננצח" לא יכול להיות כאשר מגישים תקציב שפוגע בשכבות החלשות, במעמד הביניים, ונותן מיליארדים לאוכלוסיות או למוסדות שמחנכות איך להשתמט, איך לא לשרת. העניין הזה פוגע גם ביכולת שלנו להילחם יחד, הוא פוגע כמובן גם במשמעות וביכולת שלנו להתקדם יחד ובאמת לעזור לחברה החרדית, לא אנחנו נעזור לה, היא תעזור לעצמה, להכשיר את עצמה, לשרת, להסתכל לנו בעיניים כשהילדים שלנו טוחנים מאות ימים בעזה והם לא מבינים על מה אנחנו מדברים. בא התקציב הזה, עזוב עם 36 שרים שלא נוגעים בהם, ונותן כסף יותר משנתנו גם בממשלה הקודמת וגם בממשלות הקודמות כדי לעודד השתמטות ואי-התחברות, ובאמת מגדיל את הנטל על מי שמשרת. בגלל שאם יש אוכלוסייה גדולה כזאת שלא נושאת בנטל, יש אחרים שנושאים בנטל. שואלים אותי: תגיד, זאת שנאה שיש לך? אמרתי: לי יש שנאה? איזו רמה של ניתוק צריך כדי לשבת כאן, לא כדי לשים לראש הממשלה אולטימטום אלא כדי להסתכל לנו בעיניים ולחשוב שהם מבינים מה עובר עלינו? הם לא מבינים מה עובר עלינו. חבר הכנסת מלול, הבעיה היא שהם גם לא רוצים להבין מה עובר עלינו. הם רוצים לילות שקטים, שקטים - - תודה רבה. - - שהילדים שלהם לא בהר דב, לא בציר פילדלפי, לא בציר נצרים. הם הופכים את התורה מתורת חיים לתורת השתמטות. זאת התורה שלהם. זאת לא התורה שלנו.

חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אתה האדם הכי נלוז בכנסת הזו. אתה צבוע ורע.

חברת הכנסת גלית, ביקשת הודעה אישית. היא, היא אחראית על מורשת ישראל בבתי הספר. זה על חשבון הזמן שלך. - - - על צביעות, על שטרן, צבוע, אלוף בצה"ל. טוב. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, מי אדוני השר? מכובדי השר. השר סופר, שר הקליטה. אדוני היושב-ראש, שלושה חללי צה"ל מובאים ביממה האחרונה אל קבר ישראל. תום ודני, חיילי 669, שנטמנו, וג'רי גדעון, שהלווייתו תתקיים בעוד שעות אחדות בהר הרצל. שלושה חללי צה"ל ביממה אחת, והשר גולדקנופ עסוק בלסחוט מראש הממשלה הבטחה שעוד בשנה העברית הזו תחוקק הקואליציה חוק השתמטות על מלא מלא. אז נעזוב את התמימות של השר גולדקנופ, שעוד חושב שלהבטחות של ראש הממשלה יש איזשהו ערך ותוקף, אבל האם אתה באמת חושב, השר גולדקנופ, שאחרי 7 באוקטובר הציבור הישראלי יאפשר לקואליציה שלכם לחוקק חוק השתמטות? שלושה חללי צה"ל, ובאותו היום השר גולדקנופ עוסק בהשתמטות. שלושה אזרחים, שלושה אזרחים ישראלים נרצחו ביממה האחרונה, שניים ברמלה, גבר ואישה, בהפרש של שעה, ועוד אזרח תושב ג'דיידה-מכר, ובמה מתעסק השר לביטחון לאומי? הוא מארח כאן בכנסת עבריין מורשע שעסוק בלארגן פלנגות שיבואו להרביץ למפגינים. העבריין מארח בלשכתו את דור ההמשך של העבריינות של הימין הקיצוני. ממש צמד רעים, אדוני היושב-ראש, צמד עבריינים. והשר השלישי, שר האוצר. ביום שבו מתפטר, או מפוטר, הפרויקטור למינהלת הצפון, שעוד לא התחילה לעבוד בעיכוב של 11 חודשים, ביום הזה השר סמוטריץ' מארח בלשכתו את צעירי הציונות הדתית, שנותנים לו את הכתבה בידיעות אחרונות שמעידה שיש רק מינהלת אחת שעובדת בממשלה שלכם, מינהלת הסיפוח. למינהלת תקומה אין מנהל כבר חודשיים וחצי, מינהלת הצפון לא הוקמה, אבל מינהלת הסיפוח היא הדבר היחיד שעובד בממשלה שלכם.

עליכם, על ממשלת הדמים וקואליציית הדמים, נכתב בפרשת השבוע שלנו, כי תצא: "כי תועבת ה' אלֹהיך כל עֹשה אלה כֹל עֹשה עול". ממשלת דמים, קואליציית דמים.

חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה. יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל): כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, במה אנחנו דנים? בהצעת חוק תקציב נוסף, שבא אחרי תקציב שמהתחלה אמרנו עליו, תקציב 2024, שהוא תקציב רע, תקציב גרוע, שלא הביא שום בשורה לכלל האזרחים. זה תקציב שהיה מיועד אך ורק לדבר אחד: איך לשמר את קואליציית ה-64 של נתניהו. כל התקציב הזה בא למטרה אחת: להמשך ההישרדות הפוליטית ולכסות על ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו, ולא לכלל האזרחים.

כשבאים היום עם הצעה נוספת לתקציב, זה בעצם להגדיל את הגירעון, שכלל אזרחי המדינה ירגישו את זה בכיס שלהם, ובעיקר בעיקר האוכלוסיות המוחלשות, ובעיקר גם בתוך החברה הערבית, שהתקציב הזה בא לפגוע בה ישירות, בתוכניות שמאושרות במשרדי הממשלה. הייתה פגיעה מכוונת, היה קיצוץ רוחבי בכל התוכניות האלה. לכן לבוא היום בעוד הצעת חוק לתקציב נוסף, זה בא במטרה אחת: להעלות את הגירעון. תהיה גם העלאת מיסים ותהיה גם פגיעה בכל האוכלוסיות המוחלשות. למרבה הפלא, ואני בא מהנגב, אני אומר בצורה הכי ברורה שסדר העדיפות של הממשלה הזאת הוא סדר הזוי בצורה ברורה. כולנו ראינו בכותרות, שומעים על גל הרציחות בחברה הערבית בכלל, אבל באותן כותרות אנחנו מקבלים גם הודעות כחברי הכנסת, עכשיו עכשיו מהשטח, מיישובים ערביים בדואיים בנגב, כוחות גדולים של המשטרה, כוחות ההרס, מוצאים להם את הזמן ברגע זה, ברגע קשה, לטפל במה שנקרא בנייה לא חוקית. אנשים לא רוצים לבנות לא חוקי בנגב, אין להם אפשרות לבנות. אבל סדר העדיפות של הממשלה הזאת, שמוציאים כוחות גדולים של משטרה ללוות את דחפורי ההרס, המדיניות הזאת צריכה להיפסק ומייד.

תודה רבה. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. אדוני היו"ר, חבריי חברי הכנסת,

כן. בימים האחרונים אנחנו שומעים תדרוכים הולכים וגוברים מצד כל מיני סיעות בבית הזה שמדברים על הקמת ממשלת אחדות. אממה, אתמול ראש הממשלה מתדרך בעיתון מסוים שממשלת אחדות זה מזימה של הסיעות החרדיות להחליש את ממשלת הימין, מתדרכים מתוך הסיעות החרדיות שחייבים ממשלת אחדות. בן גביר כבר מתדרך שכל כניסה לממשלה של כל גורם אחר תחליש את הממשלה המדהימה הזאת שיש היום. ומה בסוף האמת? אף אחד אפילו לא פנה, אף אחד אפילו לא דיבר. הם רצים עם סיסמאות, "אחדות", "יחד ננצח", "מלא מלא" מלא שטויות שהם זורקים לאוויר, אבל בפועל הכול פוליטיקה קטנה שאני כבר לא יודע על מי באמת הם מנסים לעבוד. מתי כבר יבואו ויגידו את האמת לציבור: לא רוצים אחדות, טוב לנו הקרע הזה בעם. זה מה שמחזיק את הממשלה הזאת. הממשלה הזאת חיה על הקרע בעם, על העובדה שצד אחד שונא את הצד השני, על ההסתה, על השנאה. זה מקור הכוח של ממשלת נתניהו, הוא לא יכול לעשות את זה אחרת, הוא לא רוצה לעשות את זה אחרת. הוא מפחד שאם הוא יעשה את זה אחרת, הממשלה תיפול. ובגלל זה, ורק בגלל זה, אנחנו לא רואים פה עסקת חטופים, ובגלל זה, ורק בגלל זה, מדינת ישראל הגיעה למצב הזה, ובגלל זה, ורק בגלל זה, הכלכלה שלנו הולכת ומתרסקת ואנחנו לפני אסון כלכלי אדיר במדינת ישראל, שירגישו את זה כמובן הצעירים ומעמד הביניים, ורק בגלל זה אנחנו באסון בהסברה וביחסי החוץ, שמדינות שהן בעלות ברית שלנו אומרות: אנחנו לא יודעים איך להסביר אתכם, לא יודעים איך לאכול את האירוע הזה שאתם קוראים לו "בן גביר בממשלה", לא מבינים למה חבר כנסת נכנס, הולך ומבלבל את המוח מול מחבל, עונש מוות למחבלים. אתה רוצה עונש מוות למחבלים? תגיע לפרלמנט ותחוקק עונש מוות למחבלים. על מי אתה עובד? מה זה כל הפופוליזם הזול הזה? מתי מישהו בממשלת הימין-ימין כישלון הזה יבוא ויגיד לציבור את האמת, יבוא ויגיד: טוב לנו ככה, אנחנו לא רוצים משהו אחר? טוב לנו במלחמה הזאת, טוב לנו עם הקרע הזה, טוב לנו בבלגן שקורה במדינה, כי זה מה שמחזיק אותנו יחד. תגידו את זה לפחות לעצמכם, כלפי עצמכם תגידו את האמת. אבל אני רוצה לומר לכם משהו. בקואליציה הזאת יהיו האנשים הנכונים שיגידו: עד כאן. כי בסופו של דבר הם יצטרכו - - תודה. - - להביט לעצמם בעיניים,

אדוני היו"ר, לא בעוד שנה, לא בעוד שנתיים, לא בעוד חמש שנים. אתה תצטרך להביט בעצמך בראי ולהגיד: גם אני הייתי חלק מהממשלה שהפקירה את החטופים. אני חושב שאתה תהיה מאלה שיגידו: עד כאן. תודה רבה. חבר הכנסת מתן כהנא,

בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, מסתבר שהתקיימה פגישה בין השר גולדקנופ לראש הממשלה, שבה ראש הממשלה בעצם הרים ידיים ונכנע לדרישות של גולדקנופ, ועומדים לחוקק פה חוק שיפטור את אחינו החרדים מהמצווה ומהזכות לשרת בצבא ההגנה לישראל. ואני שואל אתכם: אתם רציניים? זה באמת הגיוני? זה באמת קורה? אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה בעזה, אנחנו נמצאים בלחימה בחזית הצפון מול חיזבאללה, אנחנו נמצאים לקראת התלקחות ביהודה ושומרון, אנחנו נמצאים בהבנה שכל הגבול המזרחי שלנו צריך תגבור, אנחנו נמצאים במלחמה מול איראן והגרורות שלה בתימן,

מלחמה בשמונה חזיתות. אנחנו צריכים עוד עשרות אלפי חיילים, ואתם הולכים עכשיו להביא חוק לפטור מגיוס לאחינו החרדים? מי בדיוק ישרת בכל המלחמות האלה? מי ישרת בכל החזיתות האלה? אותם מילואימניקים שכבר עשו 250 ימי מילואים בשנה? אותם מילואימניקים שכבר פעם רביעית קוראים להם השנה למילואים? שהמשפחות שלהם נהרסו, שהעסקים שלהם נהרסו, ששנת הלימודים שלהם ירדה לטמיון? מי בדיוק ישרת בכל המלחמות האלה? מה בדיוק ישרת? איך בכלל אפשר לדמיין עכשיו שמביאים חוק שפוטר את אחינו החרדים מהמצווה לשרת בצה"ל? זה לא נתפס. מה התוכנית שלכם? יש לכם בכלל תוכנית? לאן זה בכלל הולך? אני מקווה מאוד שהדבר הזה לא יקרה. אני מקווה מאוד שיש בקואליציה מספיק חברי כנסת שיעצרו את הטירוף הזה.

תודה רבה. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, בבקשה. תודה, היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, השבוע כולנו שמענו את הדיווח שלפיו פרויקטור הצפון, הפרויקטור השני במספר, האלוף צ'ייני מרום, צפוי לסיים את תפקידו. גם בסטנדרט הגבוה מאוד שהממשלה הכושלת הזאת מציבה, זו פארסה בלתי נתפסת. בואו ניזכר קצת: שמונה חודשים לא טרח ראש הממשלה למנות פרויקטור שידאג לתושבי הצפון הבוער, רק בחודש יוני השנה, סוף-סוף מונה לתפקיד בחור בשם אבי כהן סקלי. אבי כהן סקלי כבר קיבל את הבשורה מנתניהו על המינוי, המינוי פורסם, הוא התחיל לעבוד,

היו חסרים קצת קשרים בלשכת ראש הממשלה או אשתו או מקורביו, אז פיטרו אותו תוך 24 שעות. אחריו הגיע האלוף צ'ייני. הוא שבר את השיא של קודמו. הוא היה כמעט חודשיים בתפקיד. והינה, השבוע קרה משהו. הוא לא בא להם טוב בעין, היחסים לא היו כל כך טובים עם המנכ"ל של ראש הממשלה, והינה מגיעים הדיווחים שגם הוא יסיים את תפקידו. מאז הקמת הממשלה יש דבר אחד שלממשלה הזאת, אדוני היושב-ראש, חשוב יותר מכול: ג'ובים, ג'ובים, ועוד ג'ובים. אבל לא מינויים לג'ובים של אנשים ראויים, להפך, מינויים לפי קשרים. לא חשובים הכישורים, העיקר שישרתו את המלוכה. הממשלה הזאת, ממשלת הג'ובים כפי יכולתך, שוברת שיאים בתחום. רק הבוקר אנחנו מבינים שבונים ג'וב חדש: ראש אגף בכיר, ממונה על ההילולות במדינת ישראל, חוקי הרבנים נדחים פעם אחר פעם כדי לסדר את הג'וב לאח של הרב אריה דרעי, את חוק טבריה דוחים, הבחירות למועצות המקומיות, כדי לסדר ג'וב למקורב שרוצים שהוא יהיה ראש עיריית טבריה,

תיקון של חוק המועצות המקומיות ושיבוש דרכי מינוי ראשי ערים, מנהל הליכודיאדה, מנכ"ל משרד התחבורה,

שידאג ליהלומים, משנים את אופן מינוי נציב תלונות השופטים, ביטול נבחרת הדירקטורים, מינוי נשיא העליון "שלהם"; שינוי שיטת מינוי נציב שירות המדינה, עיכוב במינוי מפכ"ל קבוע כדי שיהיה חלש ככל שניתן, הציבור מתלונן, אני מדברת עם אנשים בעוטף: מינהלת תקומה, שעשתה עבודה טובה, משותקת, כי אדרי המצוין, שניהל אותה באופן זמני, בעצם זז הצידה ועבר לתפקידו המלא בחזרה. אין אדם שמנהל את האירוע. אין-ספור ניסיונות להדחת שומרי הסף, היועצת המשפטית וכו'. ואני שואלת אותך, אדוני היושב-ראש - - תודה. תם הזמן. - - חשבת שאולי 70,000 מפונים מהצפון יגרמו לממשלה אולי פעם אחת לעבוד כמו שצריך? אולי למנות בן אדם לפי כישורים? אולי גורם ממשלתי שיודע איך לעבוד? באמצע המלחמה אני ביקרתי בצפון היפה. ביקרתי מפונים מהצפון ברחבי הארץ. האנשים האלה שבורים, גמורים. קהילות שלמות התפרקו כי אין פרויקטור שיעביר אותם קהילה-קהילה, שישמור על החוסן הקהילתי שלהם. הם התפזרו, הם משלמים מחירים נפשיים קשים. 11 חודשים שאין לתושבי הצפון כתובת - - תודה. - - או מישהו שרואה אותם. פלא ש-43% מהתושבים שם שוקלים לא לחזור? 13% כבר אמרו שלא יחזרו. תודה, תודה רבה. אני קוראת מכאן לחברי הממשלה, או לפחות אלה שמגדירים את עצמם הגונים: נכשלתם. אם אתם לא מסוגלים כמעט שנה למנות בן אדם שיסתכל בעיניים של תושבי הצפון, תניחו את המפתחות. גמרתם אותם, ואתם גומרים את המדינה.

תודה רבה. חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, דיונים על התקציב בדרך כלל אמורים להיות דיונים מעמיקים, דיונים רציונליים, דיונים שאנחנו מביאים בהם גם נימוקים וגם מספרים, ומנסים לשכנע. אנחנו יודעים שדיונים על תקציבים בדרך כלל הם דיונים על מדיניות של ממשלה, כי בסופו של דבר כל תקציב שהממשלה מביאה משקף את סדר העדיפויות שלה ואת המדיניות שלה. אבל תגידו לי באמת, בימים קשים אלה, אחרי שנה, אפשר לקיים דיון רציונלי עם ממשלה הזויה כזו? אפשר באמת לקיים דיון ולשכנע מישהו מהאנשים המשיחיים ההזויים שיושבים בממשלה ומובילים מדיניות של חורבן ודמים, לשנות משהו? אני לא חושבת שאפשר לקיים דיון רציונלי בימים אלה. אי-אפשר לא לדבר על מדיניות הממשלה, שהפכה את כולנו, ולא רק את החטופים בעזה, לחטופים. אנחנו חטופים פה בידי ממשלה הזויה שלא רוצה לשחרר אותנו ממדיניות ההרג, ההתנחלויות, אובדן התקווה לאיזשהו אפיק פוליטי. להפך, הכול זה עוד הרג ועוד הרג, ועוד דמים. תסתכלו על מה שקורה לנו. הנורמליזציה הזו, שהולכת ומתרחבת, עם המוות היא בלתי מתקבלת על הדעת. אם אנחנו מדברים על המוות שקורה פה לאזרחים של המדינה מכמה וכמה סיבות, מי רוצה בכלל לדבר על תאונות עבודה? יותר מ-40 הרוגים בתאונות עבודה. איך אפשר להשחיל מילה בתוך השיח המשוגע שקיים? מישהו רוצה לדבר על תאונות דרכים? למישהו בכלל אכפת ממספר הערבים שנרצחים כל יום במדינה? יש מצב של נורמליזציה עם המוות, ולא רק המוות שקורה בעזה. 42,000 כולל ילדים, כולל נשים, בכלל לא מזיזים לאף אחד. 120,000 או יותר פצועים, ילדים שנקטעו להם גפיים, למי בכלל אכפת מזה? הנורמליזציה הפושעת הזו עם ערך או עם מציאות המוות היא בלתי מתקבלת על הדעת.

התקציב שמביאים לנו מעמיק את המדיניות הזו עוד ועוד, ולצערי הרב אנחנו צריכים לדרוש: תשחררו את החטופים בעזה, אבל גם תשחררו את החטופים פה.

חטופים על יד הממשלה. תלכו כבר. תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני שר הדתות, הממשלה איבדה את הצפון. הוא שרוף, הוא נטוש ונשבר הלב. ומה שיותר חמור, חבריי חברי הכנסת, זה שנדמה שממשלת הימין מלא מלא השלימה עם המצב. אסטרטגיה,

פרויקטור,

מינהלת,

תוכניות עבודה,

זה אפילו לא במטרות המלחמה לחזור לצפון, לשקם את הצפון. אין כלום. כלאם פאדי, אין כלום. וזה כאילו בסדר מבחינתכם. נכון, אושר שקלים? נכון, עמית הלוי? נכון, ואטורי? נכון, טלי גוטליב?

למה אתה - - - תושבי הצפון מופקרים לגורלם, נטושים, מרביתם עקורים, 70,000 עקורים מסתובבים ברחבי המדינה.

איפה הממשלה? השתיקה שלכם מבישה, השתיקה שלכם מחסלת את הצפון. אתם הממשלה הראשונה שפינתה חבלי ארץ שלמים. את הצפון פיניתם, את העקורים שלחתם. אין שום טיפול, אין שום התייחסות, אין שום עבודה. אבל כסף אתם יודעים לבוא ולבקש ממדינת ישראל. מה שקורה עכשיו זה שאתם מגיעים לכנסת ומבקשים עוד תקציב, עבור מה? במסגרת מה? כדי להגיע לאיזה מטרות? להשיג איזה יעדים? שום דבר כאן לא מנוהל. אושר שקלים, תסביר לי. מבקשים 5 מיליארד שקלים, אולי אושר שקלים יסביר במסגרת מה מבקשים את זה.

אז אני שואל אותך שאלה פשוטה. אל תשאל אותי שאלות, תן תשובות. אתה מנהל את המדינה, אתה לא פרשן. מה קורה עם הצפון? רגע. אנחנו חברים והכול בסדר. לפני שאתה בא בטענות - - לא, לא הכול בסדר.

במקום להיות פרשן ששואל אותי שאלות, אתה לא מבין, אתה קצת מבולבל כנראה, כי אתה מנהל את המדינה. - - - אתה מפקיר פה חבל ארץ שלם ומגיע לכנסת בלי תוכניות עבודה, בלי מינהלת, פרויקטור, אין. אתם לא יודעים כלום. זו ממשלת אסונות שממשיכה להמטיר אסונות. ותושבי הצפון, אדוני היושב-ראש, היום בבוקר שמעתי - - - יש פרויקטור.

מי הפרויקטור?

כבר לא, תתעדכן. אין פרויקטור לצפון.

אף אחד לא אמר שלא, זה פורסם.

אין פרויקטור לצפון. שמעתי היום בבוקר איש מקיבוץ דן שהתראיין, אסף פלוסמן, לגאולה אבן ולנסים משעל ב-103. נשבר הלב, אתה שומע אותו אין תקווה, אין עתיד, אין אופק. איפה אתם, תתעוררו כבר. אתה מנהל את המדינה, אתה שואל אותי שאלות לגבי יאיר לפיד,

קח אחריות, תתחיל לנהל את המדינה. אתה לא יודע לנהל את המדינה? אושר שקלים, אתה לא יודע לנהל את המדינה? שים את המפתחות ותן להנהגה שכן מסוגלת לנהל פה את האירוע.

אתם מפקירים את הצפון, אין פרויקטור, אין מינהלת, אין כלום, ואתה שואל אותי שאלות? - - - קח אחריות. באמת, חבורה של עלובים שלא מסוגלים לנהל כלום. תודה רבה. חבר הכנסת נסים ואטורי. בבקשה. - - - שואל אותי שאלות, אנשים מתים. החיים של אנשים קורסים, ואתה שואל אותי שאלות. הייתם יכולים להצטרף לממשלה - - - למה לא הצטרפתם לממשלה - - - למה לא הצטרפתם לממשלה? הציעו לכם להצטרף.

מה זה עזר שגנץ הצטרף לממשלה? מה זה עזר? אתם לא מסוגלים לבד?

תודה רבה. חבר הכנסת שקלים, חבר הכנסת יוראי - - - - - מה צ'ייני עשה?

- - - - - חברת הכנסת יסמין. נא לאפשר לחבר הכנסת נסים ואטורי להתחיל את דבריו, לרשותך שלוש דקות.

פשוט, בכיינים אתם. - - - כל הלשכות - - - יש לך שקט, אני אעצור. קחו אחריות כבר.

מדברים על המציאות - - - זה לא - - - - - - ואטורי,

חבר הכנסת שקלים, זה מפריע כרגע. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. קודם כול, בכניסה לכנסת פגשתי את חברתי יסמין פרידמן ואת שי ואת אחות של לירי אלבג, קודם ראיתי אותם ביציע, תצפיתנית חטופה,

בת דודה של כרמל גת, שנרצחה בשבי לפני כשבועיים יחד עם חמישה חטופים שגופותיהם הוחזרו לארץ. קודם כול, הסיפור של החטופים זה כואב לכולנו, חשוב להזכיר את זה כל הזמן, כן?

אין פה מאבק של אופוזיציה קואליציה, כולנו כואבים, כולנו רוצים אותם בבית בעזרת השם במהרה - - השאלה מה אתם עושים עם זה. - - את כל החטופים. יש חילוקי דעות על הדרך אולי,

אבל אני חושב שהדרך, אני מאמין שהדרך שלנו טובה, אתם חושבים שדרך אחרת היא טובה, אנחנו נעשה הכול כדי להשיב אותם. תודה רבה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה - - - חבר הכנסת ואטורי,

אני אדבר איתך אחר כך. יש לי נאום לנאום, אחר כך אני אדבר על זה. היה חשוב לי להזכיר את זה פשוט.

אני יודע שבימים האחרונים מופצים דברים על ידי שר הביטחון.

זה מנצל את הבמה, כי פשוט אנשי ביטחון לא מגיעים לוועדה, כמו שחברתי אמרה - - - איזה מפלגה הוא? איזה מפלגה הוא? אני מבקר את כולם, גם את עצמי, זה בסדר. אולי אפשר לשמוע - - - אפשר שקט, לשמוע? אנחנו לא יודעים בדיוק איזו מפלגה. אפשר שקט רגע? תעצור, תעצור את הזמן. אני לא מפריעה לכם בנאומים, אני פעם הפרעתי לך? טלי, טלי קורה מבין עינייך.

חברת הכנסת טלי, את מפריעה כרגע לחברך לדבר, להמשיך את דבריו. חברי הכנסת, נא להפסיק. אני גם יודע שיש אמרה, הם אומרים תמיד שהסיבה שלא מגיעים היא כי עסוקים במלחמה. אבל אני יודע שבימים אלה,

יש לו זמן להיפגש עם חברי מרכז ליכוד שלוש פעמים ביום שלוש פגישות,

מחר הוא נפגש עם חבר מרכז, מידע שהגיע אליי. וכל הסיפור הוא אחד: הוא שם מפיץ שקרים על ראש הממשלה.

תן לי לדבר רגע, סליחה. אני מפריע לך? תן לי לדבר, אז תבין מה קרה. אני חושף בפניך מידע שאין לך אותו. טלי אמרה שמותר הערות ביניים. אל תעיר כל הזמן אותו דבר. ויש זמן לעשות פוליטיקה. הרמטכ"ל יכול לדבר על היום שאחרי.

אני לא רוצה לקרוא לאנשים - - - רגע, אדוני היושב-ראש, אתה מפריע לי. אני מנסה לעזור לך.

תן לי שתי דקות, טוב? לא שלוש דקות, שתי דקות. יש לך דקה וחצי. איך דקה?

הזמן עובר כשנהנים. שירי דבר יותר ממני בדקה הזאת. אני חושב שבעת מלחמה,

אם שר הביטחון מוצא לו זמן כדי להיאבק בראש הממשלה, אני חושב שמישהו צריך ללכת הביתה, ואם מישהו צריך ללכת הביתה זה שר הביטחון. ראש הממשלה הוא יותר בכיר משר הביטחון להזכירכם, והוא עושה את העבודה שלו נאמנה, ראינו את זה בחוץ וביטחון. הוא לא יודע אפילו - - - שר הביטחון עוסק כרגע בפוליטיקה שעות על גבי שעות. זה לא ראוי. גם כחבר ליכוד, כחבר מפלגה, אני חושב שהוא לא ראוי למפלגה. פניתי ליושב-ראש הסיעה, בקשתי לדון בסיעת הליכוד, להדיח אותו מסיעת הליכוד. אני חושב שצריך להחליף את שר הביטחון עכשיו. עכשיו, לפני מלחמה בצפון, לא לחכות. אני קורא לראש הממשלה לפטר אותו. מי שעוסק כרגע בפוליטיקה כל היום, כל יום, לא ראוי להיות שר הביטחון, לא בעת הזאת. כשנופלים חיילים בקרבות בדרום, בצפון נהרגים חיילים, בנינו נלחמים,

יש לו זמן לעשות פוליטיקה. - - - סליחה. והוא מדבר, שנייה, בוא תשמע מה אני אומר. גם את שר השיכון צריך לפטר, כי הוא אומר לכם: או שתפטרו את כל החרדים או שאין לכם תקציב.

לא, שר ביטחון, שר ביטחון. עזוב, אל תעביר נושא. פורר, חבר הכנסת פורר. תוסיף לי, בבקשה - - - אותו לא צריך לפטר?

אתה מזמין את השיח. אני מדבר על שר ביטחון שעוסק בזה במלחמה, שר השיכון לא צריך לדאוג לפצצות. שר השיכון - - - אצלו אין מלחמה? מה קרה?

הכול בסדר כאן, אין מלחמה? חבר הכנסת פורר, דבר עם זה, תשמע, אולי - - - רגע, הוא רוצה לדבר.

אני אומר: שר ביטחון שעוסק בזמן מלחמה בפוליטיקה, בעיקר בפוליטיקה, ואומר שאין לו זמן להגיע לוועדת חוץ וביטחון, או שהוא עוזב את הישיבה באמצע כי לא נעים לו לשמוע את הדברים שחברתי אומרת לו, לא ראוי לכהן כשר ביטחון. אני קורא לראש הממשלה לפטר אותו היום, לא מחר, לפני שיהיה מאוחר מדי, כי הדבר הזה לא יכול להימשך. והוא מספר שקרים. עוד פעם השקר שהוא מספר,

על תקיפה ב-11 באוקטובר. אני אספר לכם משהו: שאלתי את הרמטכ"ל - - - תודה. לא תודה, תן לי לסיים משפט. תוסיף אי-אפשר שאני אעלה נושא ואני לא אסיים אותו. הוספתי לך. הוספתי לך.

לא עשר דקות, 30 שניות גם טוב. אני רוצה לספר מה השקר הגדול, שראש הממשלה עצר אותו מתקיפה בלבנון. ברוך השם שעצר אותו ב-11 באוקטובר. רם, היית בישיבות, אתה יודע מה בדיוק קורה.

שאלתי את הרמטכ"ל, אמרתי: תגיד לי, ביבי עצר אותך ואת שר הביטחון מלתקוף בלבנון? הוא אמר לי: לא, מה פתאום, זה שקר ענק.

הוא אומר שהייתה בעיה אחרת, אני לא אציין אותה פה מעל בימת הכנסת. נכון, אז אל תציין. הדברים התפרסמו, סליחה, למה אתה מפריע לי? תן לי לסיים את המשפט. נא לסיים, סיימת. נתתי לך - - - אני צריך לסיים את המשפט. סליחה, אדוני, תסיים, בבקשה. אני נתתי לך עוד דקה. אבל אתה ממשיך.

תמשיך, אבל אתה אל תענה לי בחזרה, עם כל הכבוד. היו"ר משה סולומון: בבקשה, תמשיך, אבל אתה אל תענה לי בחזרה, עם כל הכבוד. היו"ר משה סולומון: בבקשה,

אבל אתה אל תענה לי בחזרה,

בבקשה,

עם כל הכבוד. ניסים ואטורי (הליכוד):

אני מרגיש עמית שלך, אז אני מדבר איתך על זה. היו"ר משה סולומון: בבקשה, תמשיך, אבל אתה אל תענה לי בחזרה,

אני מרגיש עמית שלך, אז אני מדבר איתך על זה. היו"ר משה

זה Present Progressive כזה. תמשיך, פעם אחת.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו בהמשך ישיר לנאומו של סגן יושב-ראש הכנסת וחבר ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת ואטורי.

נמצאים בתקופה של גאולה, לא פחות. עכשיו, לא אני אומר את

אחר יכול לפרסם בערוץ 14 . איפה כל התיאוריה והמשנה הכלכלית של מפלגת הליכוד לגבי השוק הפרטי והשוק החופשי? עכשיו הם רוצים להתערב לעסקים כלכליים ולומר להם איפה הם יפרסמו ואיפה לא. הממשלה הזו, ואי-אפשר להפסיק לומר את זה,

חבר הכנסת ינון אזולאי, יצער אותך אולי לשמוע, אתם סכנה קיומית לחברה הישראלית ולמדינת ישראל, אתם לא פחות מזה. בזמן שיש 100 שיגורים - - - - - - - לצפון, והמפעל פרי הגליל נסגר בצפון, אתם עוסקים בערוץ 14, בערוץ התעמולה הפרטי שלכם, שכל-כולו שוחד, מרמה והפרת אמונים. זה ערוץ שאמור בכל מדינה מתוקנת להיות סגור, או לפחות להיחשב בהוצאה המפלגתית של הליכוד, כי זה ערוץ תרעלה, אין מה לעשות, ואתם מתעלמים.

מדהים.

משפט אחרון יכולת לתת לי, אבל בסדר, היית חייב לקטוע אותי. מה עושה, מה? - - - סכנה קיומית. הממשלה הזו היא סכנה קיומית למדינת ישראל.

וכמו שאמרו "בקופה ראשית": תודה רבה ושבת שלום, ואתה מסכים איתי על זה. תודה רבה. חבר הכנסת בועז טופורובסקי,

- - - תודה רבה ושבת שלום. אתם סכנה קיומית. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, השר התורן, השרה התורנית, מי שנמצא כאן, אני מעוניין לספר לכם על משה בז. משה הוא תושב מטולה, דור שלישי במושבה, חבר שלי. ביום יום משה הוא מזכיר המושב של רמות נפתלי, מושב בצפון שתושביו פונו מבתיהם וכבר 11 חודשים פרוסים בכל רחבי הארץ. בכל יום משה משלב בין עבודתו כמזכיר המושב לתפקידו בכיתת הכוננות של מטולה. בניגוד לכולנו, לפחות לכל האנשים שנמצאים כאן, משה לא פוגש במהלך השבוע את משפחתו. אשתו מנהלת את בית הספר כדורי, בן אחד שלו לוחם בעזה, בתו שירתה על גבול לבנון לאורך המלחמה, ובן נוסף שלו, בנו השלישי, מתנדב איתו בכיתת הכוננות במטולה. החוויות הבסיסיות של חברי משפחת בז, חיי המשפחה של משה, כל החוויות הבסיסיות שכולנו מכירים ושהיו להם לפני המלחמה, כמו בישולים ביתיים וארוחות שישי,

הם צריכים להיפגש במסעדה איפשהו בארץ רק כדי להיות כולם ביחד. משה מעביר את יומו בין ריצה למקלט לבין שכיבה על הכביש וכיסוי הראש בעזרת הידיים, כי יש אזעקות כל הזמן, בין נפילות טילים על בתים, על לולי עופות, לבין ניסיון להחזיק את קהילתו שמפוזרת, אבל בעיקר מיואשת. הם מרגישים ורואים שהממשלה לא רק הפקירה אותם, היא כבר לא מתייחסת אליהם. אנחנו נהפכנו למוצב צבאי, משה אומר. אין תיירות, אין חקלאות, רק בתים שרופים ומלאי אבק ועכברים. הסיפור שלנו כאן הוא לא רק משה. הוא רק דוגמה. משה הוא אחד ממאות אלפי האנשים, שמופקרים במלונות, בבתים ארעיים, ללא כל פתרון באופק, ללא תקווה לשינוי. זו המציאות הבלתי-נסבלת ב-11 החודשים האחרונים, מציאות שלא רואים לה סוף עם הממשלה הזו. מלחמה אין-סופית. הממשלה אומרת "מלחמה מוגבלת", אבל תושבי הצפון חיים אותה כל יום, כל היום. תמצית הבעיה היא לא רק המלחמה הלא-נגמרת, אלא חוסר האכפתיות, חוסר החמלה. אפילו שינו את צבע ההתראות בטלוויזיה, שפחות יפריעו בעיניים לאלה שממשיכים כרגיל. בינתיים פרויקטורים מפוטרים,

תלוי את מי שואלים, תקציבי השיקום מקוצצים, וחברי הממשלה מבלים בחו"ל. הפכתם את תושבי הצפון לנזק היקפי של מלחמה בעזה שאף אחד מכם לא יודע איך לסיים אותה,

נזק היקפי של כל מיני רצונות פוליטיים.

משפט אחרון, אדוני. הם לכודים בתוך חוסר עשייה ממשלתי, כלואים בכלוב שיצרתם להם, תתביישו לכם. לעד תיזכר הממשלה הזו כדוגמה לכל מה שרע ומשחית בשלטון.

הדוברת הבאה, חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה.

זה לא עובד? מה כן עובד? כמו הממשלה, אין סייעתא דשמיא. אבל שיפצו את החניון איכשהו, פעם רביעית השנה. - - - המסדרונות, עשו מרפסת מעל - - - אני מתנצל,

הינה, בבקשה.

נפלאות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הן צועקות וצועקים: הצילו, הצילו. כולנו ראינו את הסרטון המזעזע מהמנהרה הצרה והחנוקה שבה שהו ונרצחו בדם קר עדן, כרמל, הרש, אורי, אלמוג ואלכס. אלה האחים והאחיות שלנו, ואתם בממשלה כנראה אוטמים את ליבכם. 11 חודשים הם שרדו. עדן השילה 11 ק"ג ממשקלה, ואני חושבת על אלה שעוד שם. אני חושבת על לירי, על דניאלה, על קרינה. אני חושבת על ארבל יהוד, שלא הכרתי אותה קודם, אבל מהסיפורים אני מרגישה שאני מכירה אותה, ואני שואלת, עד מתי נפקיר אותה ואת אלה שאיתה? אני יודעת וגם אתם יודעים שהאשם והנבל הוא החמאס, ואתם לא רוצים ללכת לעסקה. מה אתם כן רוצים? תסבירו לי מה אתם מציעים. כשאתם מדברים עם המשפחות שלהם, מה אתם מציעים? הצעתם לחץ צבאי,

ראינו שזה לא עבד. לא רק שזה לא הציל אותם, זה עשה את ההפך הגמור. אז לחץ צבאי לא עובד. עסקה אתם לא רוצים. מה כן? פשוט תגידו מה כן. להתפלל, כן, אבל זה לא מספיק, כי עם התפילות צריך גם מעשים. ואני קוראת במיוחד לחברי הקואליציה מהמפלגות החרדיות: דרעי, גפני, אתם יש לכם מנופים פוליטיים, ואתם צריכים לדעת להשתמש בהם בשביל הדבר החשוב באמת, שהוא חיי אדם. אין אפשרות שתוותרו על המנוף הזה, כי אתם לא תוכלו לשכוח את זה, זה לא ירפה מכם, זה יישאר איתכם עד סוף החיים. האחים והאחיות שלנו נמצאים שם, והם בטוחים שאנחנו נציל אותם, שאתם תצילו אותם. יש עוד אנשים שאפשר להציל. אתם מעדיפים להיזכר כממשלה שהפקירה או כממשלה שהצילה, שתיקנה את העוול? תצילו אותם, זה בידיים שלכם. תצילו אותם. תזכרו תמיד, כל מקום שתלכו אליו, הם צועקים: הצילו. תודה רבה. חבר הכנסת אושר שקלים, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפני כמה חודשים נדונה בוועדת השרים לחקיקה הצעת החוק שלי שמטרתה איסור העברת מחבלים לטיפול רפואי בבתי החולים אלא העברת הארורים האלה לידי השב"ס. לצערי אנחנו רואים מדי פעם תופעות שבעיני הן בלתי מוסריות, שמי שמגיע לרצוח אותנו ומטרתו להשמיד אותנו מקבל טיפול VIP בבתי החולים הציבוריים. לפעמים אפילו, באופן אבסורדי, יצא לנו לראות מחבל שוכב במיטתו ולידו שוכבים אפילו חיילים או אנשים שבהם הוא פגע. אז הטרוריסטים האלה, לא מגיע להם שום טיפול מיוחד. מבחינתי מגיע להם כדור בראש ואין להם זכות לחיות. יתרה מכך, בהצעת החוק אני מעוניין למנוע את המבוכה שנגרמת לצוותים הרפואיים שנדרשים לטפל ברוצחים הללו, ובמקביל, גם במי שבאמת נזקקים לטיפול, לקורבנות שלהם. את התופעה הזו חייבים לעצור. אתמול ראינו מחבל שרצח חייל שלנו מקבל טיפול בבית חולים ציבורי. אולי, חלילה, המנוול הזה עוד ישתקם ואולי ינסה לרצוח ולהמשיך לפגוע באזרחי ישראל. חברי שר הבריאות, שאני שמח שנמצא כאן, העלה את הטענה שיכול להיווצר מצב שהמחבל מחזיק איזשהו מידע מודיעיני וצריך להציל אותו, אז כדי שההצעה תעבור בוועדת השרים נועדתי שוב עם השר יריב לוין, יושב-ראש ועדת השרים לחקיקה וסיכמנו על שתי החרגות לצורך קידום ההצעה. ההחרגות הן: הטיפול יהיה בשב"ס אלא אם כן מדובר בפגיעה שלא ניתנת לטיפול על ידי השב"ס במרפאות השב"ס ואז המחבל יועבר לבית החולים, 2. לאחר שהמנוול הזה קיבל טיפול מציל ומצבו התייצב הוא ישוחרר מיידית ויועבר שוב לידי השב"ס. בדקתי את הנושא, ובשב"ס יש מספיק מרפאות שיכולות לתת מענה גם אם הוא - - - לא הבנתי מה ההבדל בין טיפול במרפאת שב"ס לבית חולים. בשב"ס המיטות אחרות? יש בשב"ס מספיק מרפאות - - - לא,

הוא מקבל את אותו טיפול,

סתם להבין.

יש הבדל בין מרפאת שב"ס לבין שאתה לוקח אותו לבית חולים ואתה לוקח אותו לטיפול נמרץ וכו'. יש גם ציוד - - - - - - אומר השר שאין בתי חולים בכלל. יש מרפאות של שב"ס שיכולות לתת מענה אלא אם כן מדובר על הצלת חיים, וכמו שאתה אמרת באותו הרגע נדרש להציל אותו, אפשר יהיה להעביר אותו אבל מייד להחזיר אותו, ורק אם באמת צריך, אם הוא מחזיק במידע חיוני. אבל לדעתי גם זה יותר מדי, כי לא מגיע לו. מגיע לו כדור בראש.

בשניהם הוא לא יכול לברוח, כן? בשניהם הוא כבול. זה לא שפה יש לו איזו פריבילגיה. שנייה. לצערי משרד הבריאות מתנגד אפילו להחרגות ששר המשפטים הציע, מסיבה מהותית ומסיבות פרוגרסיביות, שלא ניכנס אליהן עכשיו, ואפילו אפתיע אתכם שגם השר לביטחון לאומי לא שש לקדם את הנושא, כיוון שלטענתו זה יוצר עומס על השב"ס. תודה רבה. למרות שלדעתי, רגע, הוא לא בדיוק הבין את החוק. לא, הרעיון הוא נכון אבל צריכים להיות פרקטיים. שנייה, רגע, תן לי רגע, אני מסיים. ולכן אני לא מתכוון לוותר על הנושא, ואני מבקש את עזרתכם, חברי הכנסת והשרים, כדי לגרום לכך שהחוק הזה יעבור. לא מגיע למי שבא לפגוע בנו לקבל טיפול מציל חיים - - נכון,

- - ולהשתמש במשאבים על חשבון אזרחי ישראל. תודה רבה. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. חברי הכנסת, היום הובא למנוחות רב-סמל דניאל אלוש מתל אביב, נטמן בקרית שאול. אתמול הובא למנוחות רב-סמל תום איש שלום, יליד קיבוץ חניתה, תושב נס הרים. בהמשך היום יובא למנוחות סמל ראשון גרי גדעון הנגהאל מנוף הגליל, שעלה לישראל לפני ארבע שנים מהודו. אחיו ואחותו עדיין ממתינים לעלייה לארץ. הוא ייטמן היום בירושלים. שלושה לוחמים שנפלו אתמול,

מתל אביב, מחניתה, מנוף הגליל שהגיע מהודו, אחים, לוחמים.

וכל זה קורה כששר בממשלת ישראל, אדוני היושב-ראש, בזמן שאנחנו במלחמה, מלחמה שבה כבר קברנו בנוסף לשלושת הלוחמים הללו עוד 706 חללים שנפלו, במלחמה הזאת, שר בממשלת ישראל נכנס אל ראש הממשלה ואומר לו: אם לא תפטור מגיוס את הציבור החרדי עד ראש השנה, אין לך ממשלה. זה האיום הגדול על הממשלה, זה האיום הגדול על מדינת ישראל. לא המלחמה בעזה, לא המלחמה בצפון ובגליל, שמפונה, לא האיום מדרום והנמל באילת, שסגור כבר 11 חודשים, רק חוק הגיוס, לשיטתו של גולדקנופ, שמחריג את עצמו ואת הציבור שלו מעם ישראל. אין דבר חצוף מזה, אין דבר שפל מזה, אין דבר בזוי מזה, ואני מצפה מראש הממשלה וגם מחברי הכנסת מהקואליציה: זאת לא שאלה של עמדה פוליטית, זאת לא שאלה של איפה נולדת ואיפה גדלת, זאת שאלה של הקיום שלנו כאן. מדינת ישראל זקוקה היום לכל אחת ואחד מעם ישראל שיאחז בנשק, ומי שלא יכול לאחוז בנשק, יעזור בכיבוי אש ובכוחות ההצלה, הפינוי והחירום. המשימות הן רבות, ולצערי עוד נכונו לנו משימות קשות. ממשלה שתפטור חלק מהציבור על חשבון ציבור אחר, ותגיד שחצי ישרתו וחצי יהיו פטורים, זאת ממשלה שצריכה ללכת הביתה עוד היום. חברת הכנסת שלי טל מרון, בבקשה. תודה רבה.

חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, אני מניחה שרבים מנבחרי הציבור שיושבים בבית הזה היום נתקלו במשכן במשפחות החטופים

פגשתי את עינב צנגאוקר ואת אלה בן עמי ואת הבת של קית' סיגל ואת אחות של לירי אלבג, וסליחה אם אני לא מציינת את כולם,

כמובן, זיכרונה לברכה. אני מקשיבה לכל הנאומים שיש פה ובאמת שעל סדר-היום הציבורי במדינת ישראל יש הרבה דברים חשובים. אנחנו במלחמה, הרבה דברים קורים, כולל הנאום של חבר הכנסת ידידי עודד פורר זה עתה, שהסכמתי פשוט עם כל מילה

הרבה דברים דחופים והרבה דברים קורים אבל אין דבר דחוף וחשוב יותר מהחטופים שלנו. ולצערי זה מכיוון שהם לא רק סובלים שם, הם גם מתים שם, הם נרצחים שם, ולכן זה הדבר שצריך להיות על סדר-היום הציבורי קודם כול ולפני הכול. והיום אנחנו מציינים את היום ה-342 למלחמה, יש לנו עדיין 101 חטופים וחטופות. אבל אתם יודעים, רציתי למקד נאום אחד על כרמל היקרה, כי גם יצא לי ללוות את משפחתה יחסית הרבה מתחילת המלחמה, וגם הלכתי לשבעה שלה. אני חייבת לציין שזו הייתה, מבין כל השבעות של אותו שבוע, זו הייתה השבעה האחרונה שהלכתי אליה, כי פשוט היה לי קושי רגשי כבד מאוד להגיע לשבעה הזאת ולהסתכל להם בעיניים. ממש ככה. כל כך קיוויתי שהסוף יהיה אחר. הוא היה צריך להיות אחר. אז רציתי להגיד כמה מילים עליה כדי שנזכור אותה, ונזכור שיש שם אנשים שהם בשר ודם, שהם עולם שלם, ושאנחנו צריכים להחזיר אותם הביתה, את החיים לשיקום ואת הנרצחים לקבורה. אז כרמל הייתה אישה אהובה בת 40, היא נחטפה ב-7 באוקטובר מקיבוץ בארי, ומאז הוחזקה בשבי החמאס 11 חודשים. לצערנו, היא נרצחה ממש בצמידות לכך שחיילי צה"ל הגיעו אליה. אחרי 50 יום שבהם משפחתה לא ידעה אם כרמל בחיים, בתחילת המלחמה, שני חטופים שחזרו בעסקה סיפרו שכרמל חיה. היא הייתה איתם בשבי, היא העניקה להם כוח לשרוד את הקושי באמצעות ניהול יומן יומי ותרגולי יוגה ומדיטציה. אני חייבת לציין שאפילו פה בכנסת, כמה חודשים אחרי תחילת המלחמה קיימנו שיעור יוגה, חברת הכנסת מירב כהן ואני, כדי לדבר ולהעלות את המודעות, בהובלתה של משפחתה של כרמל. אז עוד ממש קיווינו שהסוף יהיה אחר.

ואני רוצה לחזור ולהגיד לכל חברי הבית הזה, בייחוד לחברי הקואליציה והממשלה, שזו חובתם לקום כל בוקר, כאלה שנושאים באחריות, ולשאול את ראש הממשלה: מה אנחנו עושים היום כדי להחזיר אותם הביתה?

חבר הכנסת ירון לוי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בזמן שאנחנו שקועים בעצב ובמלחמה שלא נגמרת, עם ממשלה חסרת מצפון ומוסר, מתחת לאף של כולנו הכלכלה קורסת. שר האוצר ממשיך להשתמש בכספי הציבור לכספים קואליציוניים בצורה שרירותית וחסרת אחריות.

בימים הראשונים של המלחמה עמד כאן שר האוצר והבטיח שנגמרו הימים של כספים קואליציוניים. יש מלחמה, כל הכסף ילך לצורכי המלחמה. הוא אמר את זה בקול ריק מתוכן וכוונה. היום, אחרי 11 חודשי מלחמה, אנחנו יכולים לראות ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' חרטט אותנו. שר האוצר ממשיך לחלק כספים קואליציוניים, הוא ממשיך לפרוץ את מסגרת האשראי. הייתי רוצה לדבר על דירוג האשראי ועל הצפי של הורדת דירוג האשראי, אבל אני רוצה רגע לדבר על הסופר, כי כשאני הולך לסופר אני רואה עגלות ריקות יותר, ועדיין יקרות. וכשאני עומד בתור לקופה ואני רואה שמשפחה משלמת בתשלומים על אוכל לבית, אוכל לילדים, זאת לא כלכלה מנוהלת. אנחנו מדברים כאן על דברים גדולים, ואנחנו צריכים לראות מה קורה בשטח. אם בעבר דיברנו על איך סוגרים את החודש, היום אנחנו מדברים על איך מתחילים את החודש, על מה אנחנו מוותרים בקניות. יש לנו סדרי עדיפויות, ואנחנו צריכים לבוא מחושבים מראש לדברים שלנו ועל מה אנחנו מדברים כאן, במה אנחנו באמת מתעסקים. מדינת ישראל צריכה שר אוצר אחראי, קשוב, חרוץ, שמעדיף את טובת המדינה על פני טובתו האישית. שר אוצר שיושב בישיבות משא ומתן עם ארגון המורים, ולא שולח פקיד במשך שנה. אנחנו צריכים לא רק שר אוצר אחראי, אנחנו צריכים גם ממשלה אחראית.

תודה רבה. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, בבקשה. אדוני היו"ר, כנסת נכבדה, קראתי בעיתון המודיע של מפלגת אגודת ישראל שיש סיכום בין יו"ר יהדות התורה שר השיכון גולדקנופ, שמכהן גם כשר במשרד של ראש הממשלה, לבין ראש הממשלה נתניהו על האצת השלמת חוק הגיוס בימים הקרובים. על פי הפרסום, הסיכום בין האיש שמתכלל את ביטחון מדינת ישראל, המשפיע ביותר על קביעת מדיניותה הביטחונית, הכלכלית והערכית של המדינה, יכיר בחשיבות התורה ויסכל את הפגיעות בישיבה ובלומדי התורה. במילים אחרות, הגיע הדיל לפטור לתלמידי ישיבות משירות צבאי. פגישת האדריכלים של ההשתמטות מגיוס, שישבו לסגור את הדיל על גורל המדינה, נערכה בעקבות האיום המפורש של יו"ר יהדות התורה, "המסר", כפי שכתוב בעיתון, שהשרים לא יתמכו בתקציב 2025 שיובא לאישור הממשלה בחודש הבא אם לא יקודם חוק הגיוס. במילים אחרות, פירוק הממשלה. אז שלושה דברים חשובים שיש צורך לומר: 1. מסר לגולדקנופ: נתניהו חזק, מה אתה מאיים? הוא עומד בלחצים, אי-אפשר לאיים עליו, תראה איך הוא עומד מול האמריקאים, תראה איך הוא עומד מול החמאס, מול התקשורת, מול משפחות החטופים, מול השמאלנים. מה אתה מאיים עליו? 2. כמו שאמר דרעי, לממשלה הזו אין סייעתא דשמיא. שים לב על מי ועל מה אתה שם את הז'יטונים שלך, 3. קצת עובדות: כשהממשלה הזאת רוצה להעביר חוקים היא מעבירה אותם בריצת אמוק. תראה איך העבירו רוטמן,

הם לא קמו מהכיסא בהפיכה המשטרית, תראה את היום והלילה שהם בילו כאן כדי להעביר את ביטול עילת הסבירות. עכשיו, מה קורה בחוק הגיוס? דבר ראשון, הדיון הראשון בחוק הגיוס, על פי הנוסח הלא-רלוונטי שלו של דין הרציפות, הגיע לוועדה באמצע יוני, הדיון האחרון בנושא של חוק הגיוס בוועחו"ב היה ב-2 בספטמבר, ועד כמה שזכור לי, יש בערך בממוצע בין דיון אחד לשניים בשבוע, ועד כה דנו בערך בשלושה סעיפים. בשבוע הבא, למיטב הבנתי, כרגע לא נקבע דיון, אין נוסח חדש שהונח על השולחן של הוועדה, לא הוכנסו שום תיקונים, אין חידושים. אז פירקנו, ועכשיו נחבר. ראש הממשלה, בתקופת המלחמה הרב-זירתית, המסובכת והארוכה ביותר שידעה ישראל, עם מאות רבות של חללים ואלפי פצועים וחטופים, חבלי ארץ מפונים, ובלי אופק לסיום המשבר, לקראת עדות במשפטו הפלילי בדצמבר, עם ממשלה של קיצוניים משיחיים מסוכנים ולקראת תקציב בלתי הגיוני ומוסבר, שעדיין לא קיים, לא רוצה שהממשלה תתפרק לו,

נכנע לאיומים. ובדרך הוא עוקף את יו"ר הכנסת ואת הוועדה, והגיע לעסקה המפוקפקת. והינה לכם ההבנה שעובדים על כולכם בעיניים, אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה.

הוא מפחד ממשפטו ומשריו. הוא לא מפחד שחיילים ולוחמים בקרב - - - בבקשה לסיים.

אני מסיימת, תסתכל. הוא לא מפחד שחיילים ולוחמים בקרב ימותו, הוא לא מפחד מקריסת הכלכלה, הוא לא מפחד מקרע בעם, הוא לא מפחד מאפליה בין דם ודם, וחברי הקואליציה ובוחרי הקואליציה. האם זה מה שרציתם? האם אלה הערכים? אנחנו נלחמים בזה. מציעה לכם להצטרף אלינו שכם אל שכם.

הדוברת הבאה, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר על הביטוח הסיעודי במדינת ישראל. אתם יודעים שאף חברת ביטוח לא הגישה הצעה למכרז ביטוחי סיעודי של שירותי בריאות כללית, שנסגר השבוע. שימו לב לנתון הבא: 2.6 מיליון מבוטחי קופת חולים כללית יישארו ללא ביטוח סיעודי החל מ-1 בינואר 2025. פשוט ככה, לא יהיה להם ביטוח סיעודי. עוד באוגוסט 2023, לפני שנה, לאחר שחברות הביטוח הביעו חשש מגירעון עתידי ואי-כדאיות מצידן להפעיל את הביטוח הסיעודי דרך קופות חולים, פרסם ראש רשות שוק ההון טיוטה והוראות להפחתה של 600 שקלים בתגמולי הביטוח החודשיים של הביטוח הסיעודי בקופת החולים במטרה לייצב את קרנות הביטוח הסיעודי הקבוצתי. לאחר לחץ מצד חברות הביטוח, לצד התנגדות מצד ההסתדרות ומצד מנכ"ל משרד הבריאות, פורסמה טיוטה שנייה שבה התגמולים הופחתו אפילו יותר, כ-1,000 שקלים לחודש לבן אדם שזקוק לגמלת סיעוד דרך חברת הביטוח הסיעודי של קופת החולים. טיוטה זו נחתמה ונכנסה לתוקף בתחילת השנה, 2024. מלבד הפחתת התגמולים הורחבה גם החרגה מהכיסוי הביטוחי של ילדים שהאירוע הסיעודי שלהם קרה לפני גיל חמש, במקום גיל שלוש, מה שיש היום, מה שמקשה על הורים לילדים סיעודיים,

ילדים אוטיסטים שרובם מאובחנים ומקבלים את האבחנה וזקוקים לטיפול הסיעודי בערך בגיל שלוש, שהם לא יקבלו את הביטוח הסיעודי ואת דמי ביטוח התגמולים שמגיעים להם. כשפורסמה טיוטת ההוראה השנייה של ההסכם, הגרסה השנייה, היא יצאה לפועל בעיצומה של המלחמה, ללא כל התערבות ממשלתית שתמנע פגיעה במבוטחים הסיעודיים, שרובם קשישים ואנשים עם מוגבלויות. אני שלחתי אז שאילתה לשר האוצר וקיבלתי מענה שהוא מבטיח שלא תהיה פגיעה. אבל יש פגיעה באזרחים, ואני רוצה לפנות אליך, שר האוצר: האם דאגת לאזרחים האלה באמת? האם יש לך פתרון בתקציב החדש שאתה מציע בשנת 2025? האם הצלחת לתקצב ביטוח סיעודי ממלכתי במימון חלקי של המדינה? אולי תחשוב ותחליט להקים קרן לאומית לביטוח הסיעודי? אני נותנת לך פתרון, הצעה רצינית, קח אותה. מה אתה מתכנן להגיד לי, כמעט 3 מיליון איש - - - בבקשה לסיים. אני מסיימת. שלא משתלם להזדקן במדינת ישראל? שהמדינה לא צריכה את הזקנים שלה? הם עבדו, עבדו קשה ושילמו מיסים. מגיע להם לקבל מה שמגיע להם.

לסיום, אני רוצה לשאול: האם נותר בישראל ערך לחיי אדם? האם אנחנו נכבד את האנשים עם המוגבלויות? זה תפקידה של הממשלה. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. העומד בראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר על אירוע שמתרחש מתחת לרדאר של כולנו. לצערי, בתוך המציאות המטורללת שאנחנו חיים בה יש מי שדואגים שלא נשים לב. אני מדברת כמובן על מה שקורה בשטחים. כל אזרח שפוי במדינת ישראל עסוק ומוטרד מהמלחמה, מהחיילים הגיבורים שלנו שמסכנים חייהם, מהחטופים, שנמקים במנהרות, מהמפונים, שעדיין אין צפי לחזרתם הביתה. אבל אני רוצה לדבר על אדם אחד שבמקום לעבוד למען אזרחי המדינה,

לשרת אך ורק את הבייס הקיצוני והמשיחי שלו: מושל השטחים, השר בצלאל סמוטריץ', ששכח את תפקידו הראשי, שר האוצר. ממשלת 7 באוקטובר העניקה לו באופן חסר אחריות סמכויות חסרות תקדים. הוא מנצל אותן ממש ברגעים אלה כדי לעלות עוד שלב במציאות הקיצונית האלימה, המציאות הבלתי-אפשרית בשטחים, מציאות שמסכנת את עתידנו כאזרחים הן בישראל והן בעולם: בנייה מסיבית של מאחזים לא חוקיים לפי הדין הישראלי, העלמת עין בוטה ואף תמיכה ברורה בטרור היהודי שמשתולל בשטחים למרות אזהרות השב"כ, הפרעה למערכת הביטחון למשימתה, הפרעה לחיילים שלנו ומיטוט הרשות הפלסטינית. אבל זה לא נגמר בזה. בזמן המלחמה, אפילו בחסות המלחמה, הוא מעביר סמכויות מהמינהל האזרחי למינהלת ההתיישבות, מעביר את התחום המשפטי של צה"ל למשרד הביטחון האזרחי, הוא ממנה חבר שלו מהשטחים לסגן ראש המינהל האזרחי. כל אלה הם צעדי ענק בדרך לאסון, כל אלה הם צעדים בדרך לסיפוח השטחים למדינת ישראל, וכל אלה הן הסיבות שאין עסקה להשבת החטופים והחטופות כי בשביל החזון המשיחי שלהם הם הקריבו ומקריבים גם היום חטופים וחטופות, וגם אתה יודע את זה. אני רוצה להגיד כאן משהו ברור: המהלכים האלה לא רק מסכנים אותנו בטווח המיידי ופותחים חזית נוספת בזמן המלחמה הקשה, הם גם עלולים להיות בלתי הפיכים ולסכן את ביטחונה של ישראל עשורים קדימה. סיפוח משמעותו חיסול כל אופציה להסדרים מדיניים או ברית אזורית שתבטיח את ביטחונה של ישראל כמו שמערכת הביטחון רוצה. סיפוח משמעותו סוף החזון הציוני, הנס הגדול שקרה לנו כאן. סמוטריץ' וחבריו בממשלת 7 באוקטובר שולחים עוד ועוד חיילים גיבורים לסכן את חייהם בשביל ההזיות המשיחיות שלהם. כולנו ראינו מה ההשלכות של צבא שצריך להתעסק בשמירה על מאחזים והסוכות שלהם בחווארה במקום בהגנה על גבולות המדינה, על העוטף, על הצפון. כולנו ראינו איך זה נגמר. זה הזמן שלנו להתעורר. גם זמנך נגמר. אנחנו לא יכולים לשתוק יותר, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה יותר. תודה רבה. המציאות בשטחים מרסקת את ישראל. למען ביטחון אזרחי ישראל ולמען העתיד של כולנו בארץ הזאת אסור שניתן להם להמשיך בהזיות המשיחיות שלהם. אנחנו חייבים לעצור אותם. זה או הם או ישראל.

גם ארז, סגן יו"ר הכנסת כאן, אני מבקשת: תתעשתו גם אתם, תעזרו להציל אותנו, אל תיתנו להם להמשיך.

חברת הכנסת פנינה תמנו, בבקשה. אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, לפני שאני מתייחסת לתקציב, שר הדתות גם, אני רוצה לשתף שהבוקר פגשתי את לרה מטודי, וככה היא סיפרה לי על בנה שנפל בקרב, בנה ניתאי מטודי, שנפל לפני שלושה שבועות. הוא היה בן 23 בנופלו. והיא סיפרה לי שהוא כתב שיר שהם מצאו,

והם היו בטוחים שהשיר שהוא כתב נכתב על אישה. וחברתו, שהיא מחוץ לארץ, הגיעה ללוויה ואמרה להם: זה לא נכתב עבורי. כך גם אחותו העידה, שהשיר, שיר האהבה, נכתב על ארץ ישראל. השיר כל כך מרגש, שראיתי לנכון להקריא כאן במליאה,

עוד דרך קטנה להנציח את רב-סמל ניתאי מטודי, וכמובן לזכור את כל החיילים הגיבורים שלנו שנפלו בקרב: "יושב עוד לילה, טובע לי במחשבות, לא נרדם / חושב עלייך גם בקצה השני של העולם / תמיד היית עבורי הדבר הכי נכון / גם כשלא מצאתי אל הלמה, גם ברגעי כישלון / פשוטה ומיוחדת, לא חסר לך כלום, יש בך הכול / אין כמוך עוד אחרת, ביחד נעבור כל אתגר, כל מכשול / רק הושיטי את ידך ואני אהיה שם לעזרה / כי את הכול, את הכול, את הכול בשבילי / ובלעדייך אני לא יודע מה ומי אני / עוזב ת'גיטרה ומנסה לישון, כבר נהיה מאוחר / עוצם ת'עיניים ובמגע שפתייך הרכות אני נזכר." מטודי כתב את זה על ארץ ישראל, אותה ארץ שאמר שהוא יהיה לה שם לעזרה. הוא התייצב בשדה הקרב, ושם מצא את מותו. זהו חוב שלעולם, אדוני היושב-ראש, לא נוכל לשלם. אבל בוודאי החובה שלנו לזכור ולהזכיר כי כל אחד היה עולם ומלואו. עכשיו, במעבר חד, לגבי התקציב. העמקת הגירעון נדרשת, את זה כולנו מבינים, אך דבר אחד הוא בוודאי לא אחראי ואפילו מופקר:

את הכספים שקיימים, שלא נוצלו בתקציבים קואליציוניים, למעלה מ-1 מיליארד שקל, ולדאוג שהם יוסטו לסגירת הגירעון הזה זה הדבר הנדרש, ולצערי לא עושים אותו.

אדוני היושב-ראש, בסוף מי שישלם את המחיר ואני כבר ראיתי את מה שאמר שר האוצר, אלה יהיו האוכלוסיות המוחלשות. את זה לא ניתן שיקרה. אני חושבת שזה לא קשור לאופוזיציה קואליציה, כולנו נצטרך להילחם בדבר.

תודה רבה. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, בבקשה.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בתחילת דבריי אני רוצה לאחל לכולנו, בשבוע הבא, ב-16 בספטמבר, האומה האסלאמית חוגגת את יום אל-מוולד, יום לידת הנביא מוחמד, יום אל-מוולד א-נבי,

חוגגים אותו ב-12 רביע אל-אוול, לפי הלוח ההיג'רי, שנת 1446, שיוצא השנה ב-16 בספטמבר. אני מקווה שבשנה הבאה יגיע היום הזה ונחגוג אותו כשכל התמונה השחורה שקיימת היום תשתנה ונהיה אחרי המלחמה, והחטופים חזרו הביתה והמלחמה הסתיימה, ואולי נתחיל באזור משהו חדש עם תקווה חדשה. מכובדי היושב-ראש, אני רוצה לעבור לנושא אחר: לפני כמה שעות ארגון בשם פעילי בית המקדש פרסם סרטון שבו הוא מראה שכיפת הסלע, או מסגד אל-אקצא, עולה באש, וכתבו שם "בקרוב מאוד". שוב כל הקיצוניות הזאת עולה כי האווירה והאקלים בתוך המדינה הם קיצוניים, ובמיוחד כשיש שרים שכמעט בוקר וערב מסיתים נגד החברה הערבית. בן גביר לא מפסיק להגיד ולתאר את חלקה, ולפעמים את כולה,

כטרוריסטים. זה לא פעם אחת, והמנגינה הזאת חוזרת על עצמה, וזה נותן רוח גבית לכל הקיצונים לפרוח ולעשות מה שהם חושבים. הרבה חברי כנסת כאן, גם מהמפלגות החרדיות,

וגם אנחנו נזהיר: מסגד אל-אקצא הוא קו אדום לכל האומה האסלאמית. זה לא רק לפלסטינים, זה לכל האומה האסלאמית. ואני מקווה שהממשלה תשכיל לעשות ולגנות את כל מה שקורה, ובמיוחד מה שעושה השר לכישלון לאומי. כי קיצוניות לא תביא ביטחון לא לאזרחים וגם לא למדינה. תתעוררו כבר. תודה רבה. חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר מלכיאלי, חבריי חברי הכנסת, אתם זוכרים שהיו פה תקופות - - - הוא היה

היה, זהו, נגמר, פג. הייתי אתמול ממלא מקום הנשיא. - - - יכולת לתת מלא שחרורים. חנינות. זה לא - - - הנשיא לשעבר. יכולתי. ממלא מקום הנשיא החליפי. אתה יודע מה, זה כבוד. הנשיא הרצוג, זה כבוד להיות ממלא מקום שלו. אני מכבד אותו. ספר לנו איך זה לקום בבוקר, לצחצח שיניים ולהרגיש נשיא. אני אגיד לך משהו. באמת אתה שואל? אתמול הייתי חייב ללכת לרופא שיניים, אף אחד לא ויתר לי על התור. חיכיתי 40 דקות לבדיקה. הכול בסדר. זה מה שעשית ביום שהיית ממלא מקום נשיא? כן, אתה רואה? מה לעשות? אני גם צריך לאכול. - - - - - - נשיא העולם החופשי - - - ממלא מקום הנשיא לשעבר, אם אפשר להחזיר לי את הזמן. זה הדבר היחיד בסמכותי, להחזיר לך את השעון מהתחלה.

אדוני השר, אתם זוכרים תקופות שהאופוזיציה הייתה מצביעה נגד חוקים של הקואליציה, איזה רעש היה פה בתקשורת,

דני קושמרו פותח את אולפן שישי, איך האופוזיציה העזה להצביע נגד חוקים כאלה טובים. אז אני רוצה לפרט על מה אנחנו הולכים להצביע, על החוק שאנחנו דנים בו עכשיו, מה הוא כולל ועל מה אתם הולכים להצביע נגד.

- - - לא להפריע. זה באמת מעניין. אתה יודע מה, תהיו ענייניים הפעם. על מה האופוזיציה תצביע נגד בעוד כשעה. נאור.

אני עכשיו כותב מכתב למזכירות. על מה האופוזיציה שלנו הולכת להצביע נגד: הוצאות לצורך הארכת משך הפינוי והסיוע לאוכלוסייה שפונתה, משך הסיוע באירוח חטופים ובני משפחות חטופים במתקנים ומענקי אכלוס עצמי, מענקי סיוע לתושבים בלתי מועסקים מיישובים מפונים ומענקי עידוד, מענקי אכלוס עצמאי ומענקי סיוע לתושבים בלתי מועסקים למפונים, הארכת סיוע המדינה ליישובי הדרום בטווח של 0 עד 7 ק"מ, ויישובי הצפון, 0 5 ק"מ, הגדלת התקציב למעטפת למשרתי המילואים, הגדלת התקציב לנפגעי פעולות איבה. על כל אלה האופוזיציה העלק-אחראית הולכת תכף להצביע נגד. מעניין אם גם עכשיו בתקשורת יהיה כזה רעש כמו שעשו לנו כשהצבענו נגד חוקים. אבל מעבר לעניין התקשורת, אני שואל: איך אתם מעיזים להרים את היד ולהצביע נגד על הצרכים האלה? מה יש לנו פה?

מפונים, חטופים, משרתי מילואים, נפגעי פעולות איבה. אתה הולך להצביע נגד, מאיר? אתה מטיף לנו מוסר - - - אתה הולך להצביע נגד כל מה שהקראתי עכשיו? איך אתם מעיזים להצביע נגד? - - - עכשיו אנחנו מצביעים על מה שהקראתי: מפונים, חטופים, מילואימניקים - - מאיפה הכסף? - - נפגעי פעולות איבה, ועל זה אתם הולכים להצביע נגד.

אתם אופוזיציה למדינה, לא לקואליציה. חבר הכנסת מאיר כהן, די.

3.5 מיליארד שעולים עכשיו, אין פה שום דבר מלבד מה שהקראתי. - - - חבר הכנסת מאיר.

אני מרגיש לא נעים לקרוא אותך בקריאה ראשונה.

אתה גם מהעדה שלי, גם ידיד שלי וגם סגן. - - - 3.5 מיליארד לנושאים שהקראתי, ואני אחזור עליהם.

מפונים מהדרום, מפונים מהצפון, מילואימניקים, חטופים - - - - - די.

- - בני המשפחות שלהם, נפגעי פעולות איבה - - - - - מספיק.

בושה וחרפה. ביזיון של אופוזיציה. - - - הצבעתם נגד אונס - - - מה נשאר? נגד אונס נשים. הצבעה אחת לא הצבעתם בעד.

אחת תגיד לי שהצבעתם. למה אתם לא יודעים גם לשמוע דעה אחרת? אנחנו שומעים הרבה דברים שאנחנו מתנגדים להם. אומרים משהו לא מתאים לכם, אתם קופצים. - - - פעם אחת הצבעת עם הממשלה?

חבר הכנסת אחמד טיבי, תפדל. בלי כאבי בטן. דמגוגיה. אם היית מביא 600 מיליון שקל מאורית סטרוק, היינו מצביעים בעד. או מהכספים הקואליציוניים. על חוק האיזוק האלקטרוני לא הצבעתם. - - - כאבי בטן. על אונס נשים. מכובדי היושב-ראש - - - אנחנו לא נשמע מכם הטפות יותר. תצביעו שכל צעיר יתגייס. זה יותר חשוב מכל דבר. צביעות. צביעות. זה יהיה תקציב 2025. מה שאנחנו מצביעים עכשיו, תתייחס למה שאמרתי,

אתה יודע שאנחנו תומכים. אתה יודע - - - ה-3.5 מיליארד זה

- - - פעם אחת הצבעת על האזיק האלקטרוני להגן על נשים, הצבעת בעד?

בוודאי שהצבעתי בעד. כן, אני הצבעתי

והוא תפס טרמפ על הפעולה של המשטרה.

אם המאמץ של המשטרה והשר שלה, שהשקיעו בנועה מהחוף בתל אביב, במעצר ובבית משפט,

168 נרצחים בחברה הערבית.

אז כנראה שהשר לא הנחה, כי כשהוא מצייץ "הנחיתי" ויש תוצאה, אז הוא רומז שלא תמיד הוא מנחה. אין ספק שיש כאן כישלון מוחלט, לא של השר, השר לא נחשב, של המשטרה עצמה, של המפכ"ל הקודם ושל המפכ"ל הנוכחי, שארגוני הפשיעה מתייחסים כאילו המשטרה לא קיימת.

אני לא שייך לאלה שמזהירים אתכם שאולי הפשיעה תעבור ליישוב יהודי ולכן אתם צריכים לחשוש.

צריך לטפל בפשיעה כי היא קיימת ביישובים הערביים. היא קיימת גם ביישובים יהודיים. אבל מי שמעלה רחפן בג'דיידה-מכר יכול להעלות רחפן בכל מקום, כולל מעל תל אביב - - תודה רבה. - - כולל בחדרה, כולל בכל מיני מקומות.

צריך לטפל בפשיעה בכל יישוב, בכל מקום, ובארגוני הפשיעה. מסכים איתך, תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

הזכרנו את חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון,

הוא חיתן הלילה את בתו עם בן קיבוץ יבנה. והשמחה, גם ביום הקשה שעברנו, הייתה במקומה. אנחנו מצווים באיזון נכון, בתוך הכרת עוצמת השבר וההלם לדעת גם לשמוח בזמנים הנכונים. מצטרף לאיחולים, באמת. שיהיה לו מזל טוב עם כל הרקע שמסביב. שיבנו בית שמח - - אמן, אמן, אמן. - - בימים שלווים בישראל. חברות הדירוג רוצות לראות מדינה מתפקדת, זה מה שהן רוצות. אני לא מציע שנקבל החלטות לאור חלילם של גורמים חיצוניים, אבל יוצא לפי הערכתי שמה שהם מחפשים, ההתבוננות שלהם היא לא נקודתית,

היא לא השאלה של מיליארד לפה מיליארד לשם, אלא רוצים לראות ממשלה שיודעת לתכנן תכנונים ארוכי טווח, לקיים תיעדופים נכונים בין משימות.

אדוני היושב-ראש, בהיבטים הביטחוניים-מדיניים וזה נכון גם בתחום הכלכלי-החברתי. תקציב המדינה חייב להיות מאופיין בהשקעה, במיוחד במצבים שלנו, בתהליכים שמבטיחים את השיקום ומעודדים את הצמיחה, את הפריון שלנו. התקציב חייב להיות מאופיין בתכנון ארוך טווח, ביעילות ללא בזבזנות. ועוד נקודה שצריך לשים עליה דגש זה הלגיטימציה, התחושה של הציבור שהממשלה פועלת בשמם. כי במצבים מורכבים כפי שאנחנו נמצאים, זה נכון לנושאים צבאיים מדיניים, אבל זה נכון גם להחלטות כלכליות שידרשו מכולנו. האזרחים צריכים לחוש שהם מצווים והם מוכנים לשאת את הנטל. ולצערי, אחת הבעיות של ניהול בלתי אחראי, בלתי מידתי, לא מאוזן, שחושב שהוא אומניפוטנטי ובעצם הוא אימפוטנט, זה שהאזרחים לא מרגישים שהם מסוגלים לעמוד מאחורי ההחלטות של השלטון. ואת זה חברות הדירוג רואות לא פחות מזה. התמשכות המלחמה ללא יכולת פוליטית לייצר מהלכים כלכליים גדולים נכונים מובילה את הממשלה להוצאות לא מבוקרות, עם לגיטימיות נמוכה. אני לא מציע שנניח שאותם גורמים חיצוניים שאנחנו רוצים לרצות אותם, מה שהם רוצים זה לראות איך אנחנו מחסלים את מערכת החינוך הציבורית-הממלכתית, את מערכות הבריאות שלנו. ממש לא, בדיוק להפך, אני משוכנע שהסיבה או אחת הסיבות שבגללן צריכה לקום ממשלה רחבה מבוססת מרכז, שמייצבת את התחושה הציבורית, היא שנוכל להתמודד בצורה הנכונה עם הסיבוך החיצוני והפנימי. אני מודה לך.

חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. השר מלכיאלי, אני רואה שאמרת לפני כמה זמן ברדיו קול ברמה את הדברים הבאים, זה הציטוט: גם על חוק הרבנים, בדומה לחוק הגיוס, הייתה הבנה והתחייבות מלשכת נתניהו שזה יעבור, אבל ראינו שזה לא עזר. נקודת השפל של הקואליציה הזו זה שחוק הרבנים לא עבר. ציטוט שהובא בשמך מהרדיו.

יש לי הצעה לעוד כמה נקודות שפל של הקואליציה הזו, של השנתיים האחרונות. אבל יש לי שאלה אליך: נגיד שאתה עובר דירה, ונגיד שאתה עכשיו צריך מישהו שיעזור לך. ויש לך חבר שנשברה לו היד, אולי שתי הידיים שלו שבורות. ויש לך חבר אחר,

בריא ורענן, שבדיוק חזר מחופשה בתאילנד. ממי תבקש לעבור דירה? אז אני שואל אותך: יש לנו חברים פה במדינה שנשברה להם הנפש, הנפש שלהם שבורה, הם ראו את החבר שלהם לטנק מת. לפעמים הם ניסו להציל אותו והיה מאוחר מדי. הם שומעים בראש שלהם בום-בום-בום. הם לא אותו בן-אדם, הם לא יחזרו להיות, הלומי קרב, נפגעי נפש מקרבות המלחמה. אתה יודע שבימים אלה צה"ל שולח לאלפי אנשים שנפטרו משירות, כולל הלומי קרב, הצעה לחזור לשירות, עם אמירה: אנחנו צריכים אותך, חסרים לנו לוחמים במדינת ישראל. בושה, אשמה, תחושת אחריות, לאנשים האלה שולחים צווי גיוס בימים אלה,

הבוקר קיבלתי מהלום קרב פנייה כזו שהוא קיבל. אנשים שכבר נפצעו, שלא יכולים יותר, להם שולחים צווי גיוס. יש לנו אלפי חברים, מאות אלפי, 90,000 למעשה, שעוד לא שירתו. מה איתם? השר גולדקנופ לא נמצא כאן עכשיו. כמעט שנה למלחמה. איפה הילדים? 250 אנשים למשטרה, זה מה שיעזור למדינת ישראל? יש קרוב ל-10,000 הרוגים ופצועים. יש מצוקת כוח אדם בצה"ל. אבל יש כאן חברים בממשלה שמפנטזים על לבנון, מפנטזים על סוריה. את הלומי הקרב קוראים עכשיו למילואים, חברים. ועוד עושים שרירים על ראש הממשלה, מאיימים על התקציב.

אנחנו הרי יודעים, לנתניהו אין ערכים חוץ משרידות פוליטית, הוא ייתן לכם מה שתרצו.

הנוכחים כאן, צבא זה ייהרג ובל יעבור. הרי אנחנו יודעים מה זה ייהרג ובל יעבור, על שפיכות דמים. לשלוח הלומי קרב למלחמה זו שפיכות דמים. כשכתוב בתורה "עזֹב תעזֹב עִמו" מה זה? זה לא ערך ערבות הדדית? חודש אלול, חלקנו כבר התחיל להגיד סליחות. עוד רגע יום הדין, אדוני היושב-ראש. הלומי קרב נשלחים למלחמה, ואתם תשבו פה. כתוב במגילת אסתר: "אל תּדמי בנפשך להִמלט בית המלך מכל היהודים כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רֶוַח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר". חברים, תקשיבו לצעקה הזו:

לעמוד מנגד. תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני אעלה כל הזמן לכאן ואדבר על הצפון. זה בוער לי בעצמות. אני משער שלעוד הרבה מאוד אנשים כאן זה בוער בעצמות, וכדאי שנעשה רגע פאוזה, וכל מי שיש לו שלוש דקות, שיעלה לכאן וידבר על הצפון, ידבר על המצב של תושבי הצפון, ידבר על ההפקרה הנוראה של תושבי הצפון. אי-אפשר לראות את זה. אי-אפשר לשמוע את זה. נסענו אני ויואב סגלוביץ' לקיבוץ דן.

יש שם אנשים. אתמול ירו טילים בכינון ישיר. נסענו למטולה, לאזולאי המקסים הזה, ראש העיר המרתק הזה. הוא רץ בין חורבות היישוב. ואתה מסתכל על זה ומכסה את הראש, אדוני היושב-ראש, ולא מאמין שזאת מדינת ישראל. לא מאמין שזאת הנהגה של הימין על ימין, על מלא, על ימין. פשלונרים. 100,000 איש, יישובים שנבנו בעמל רב, קיבוצים, מושבים, שהתושבים הקיזו את זעתם ואת דמם, יישובים בדואיים, ערב אל-עראמשה, על הגבול, חוטפים כינון ישיר. ומה אנחנו עושים?

העיקר שראש הממשלה הוא מר ביטחון.

ואם לא די בכך, גם את צ'ייני החליט מישהו לפטר. מה, נפלתם על הראש? טלי, ברצינות. טלי, את אישה חושבת. חברת הכנסת וולדיגר,

אתם אנשים טובים. אני רוצה רק לומר לך דבר אחד. אז תתחילו לפעול בתוך הקואליציה, ולזעוק, תרימו כבר, תעשו משהו. רגע, שנייה. זה לא קשור לקואליציה. אבל אתה חבר איתי בחוץ וביטחון. אנחנו יכולים להחזיר תושב אחד לצפון בלי לשלוט ב-15 ק"מ בדרום לבנון? אי-אפשר. אי-אפשר. והרמטכ"ל לא מסכים לזה,

ואני לא אחזיר תושב אחד לבית. טלי, זה לא רק הסיפור הזה. תושב אחד אי-אפשר להחזיר. סכנת נפשות.

זה לקרוא לראשי ערים - - - אני מסכימה איתך רק בקשר לצ'ייני. אני חושבת שלא צריך להחליף אותו בזמן מלחמה. טלי, את הרי

המשפחה שלי עלתה, חצי משפחה,

וככה לוותר עליהם?

חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי כנסת, כבוד השר, באתי לכנסת למטרה ברורה, והיא רק התחזקה עוד יותר לאחר שמחת תורה ומלחמת חרבות ברזל. באתי לתקן, לשפר ולהביא את עולם בריאות הנפש למקום שבו הוא ראוי להיות. העבודה שלי בנושא הזה עומדת על כמה רגליים. אחת מהן הוא מיגור הסטיגמה, סטיגמה שפושה גם בכנסת, גם אצלנו, המחוקקים. בספר החוקים של מדינת ישראל קיימים אף כיום לא מעט חוקים שבתוכם, בגוף החוק עצמו, ישנה סטיגמה נוראית על מחלות נפש, חוקים שפוגעים קשות, ובניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, באותם אנשים הנושאים את המחלות הללו. בהצעת החוק שלי, שהגשתי יחד עם ארגון בזכות ובכוונתי לפעול במלוא המרץ במושב הבא כדי לקדם אותו, הצעת חוק למיגור האפליה עקב מחלה נפשית (תיקוני חקיקה), כשבין החוקים שיש לתקנם נמצאים גם פקודת הרופאים, פקודת רופאי השיניים, פקודת הרוקחים, חוק הפסיכולוגים, חוק העובדים הסוציאליים, חוק האומנה, ועוד ועוד. בכולם ישנם קריטריונים לקבלת הרישיון וישנן גם הגבלות. אחת מהן היא שהמבקש לא יהיה חולה במחלה מסכנת. לבטח תשאלו: מה היא מחלה מסכנת? ואתם צודקים. חלה עלינו חובה להגן על אזרחי המדינה ולא לאפשר לאיש מקצוע לפגוע במקבל השירות.

זה גם קשור אליכם, חברי ועדת הבריאות ויושב-ראש ועדת הבריאות. אבל לא לכך מתכוונים אותם סעיפים, סעיפים שכל מטרתם לשלול ממתמודד הנפש את העיסוק, את היכולת לעסוק במקצועות הללו. ואני שואלת: למה? למה למען הרוחות והשדים?

הגבלת העיסוק יכולה להיחשב כצודקת ונכונה,

אם עברת את כל השלבים של הלימוד שנדרשים ואת המבחנים הרלוונטיים, רק במצב שבו ישנה סכנה לפגיעה באדם או במטופליו. בסייג שכזה נכנסות גם מחלות הנפש. אין כל צורך, ואסור בתכלית האיסור, לבודד את המחלה הנפשית ולשים אותה כסייג בפני עצמו.

גם הסייג הכללי הזה חייב להיות זמני, ככל שיידרש, ובשום אופן לא קבוע. אז אני אומרת לכם: אני מודה לארגון בזכות ולמועצה הלאומית לבריאות הנפש, שבדיון שהיא קיימה בעצמה בנושא, הייתה תמימות דעים, כולם הסכימו פה אחד כי בשלה השעה לתקן את העיוותים הללו, שנמצאים בתוך ספר החוקים שלנו, שאנחנו אחראים להם. יש פשוט אפליה נוראית. מחלת נפש לא מאפשרת למתמודדי הנפש, גם אם הם מסוגלים ויש להם את היכולת, והם ראויים להיות שינניות, רופאי שיניים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, ועוד כהנה וכהנה,

כבוד היושב-ראש, לא מאפשר להם להיות כאלה. פשוט בושה. צריך לתקן את זה. אנחנו נתקן את זה, ואני קוראת לכולכם להצטרף לתיקון החקיקה שאני מקווה שיגיע לפה במהרה.

צודקת במאה אחוז. חבר הכנסת עמית הלוי.

למרות שברור לי שלהיות במשפחה הביולוגית המצומצמת זה ניסיון בלתי אפשרי, לא בטוח שהייתי עומד בו ואיך הייתי מתנהג. אבל אלה הילדים שלנו, אדוני היושב-ראש. הילדים שלנו בעזה, האחים והאחיות שלנו בעזה. עם ההרגשה הזאת אני מתעורר כל בוקר. דווקא בגלל זה אני רוצה לומר לכם, ל-101 משפחות החטופים החיים והחללים ברצועת עזה, את מה שאמרתי לכם בחדר שלי כבר מהימים הראשונים של המלחמה: מטעים אתכם, פשוט מטעים אתכם. מספרים לכם סיפורים לא נכונים. נותנים לכם את התחושה שאו-טו-טו יש עוד איזה סעיף שישתנה, ואז תיחתם עסקה,

יש איזה סידור מתוחכם, טכנולוגי כזה או אחר, בפילדלפי, וכל החטופים יחזרו הביתה. מטעים אתכם. כשאני אומר "מטעים אתכם", אני מתכוון לאנתוני בלינקן, לג'ייק סאליבן, שפגשו אתכם, אני מתכוון לכל אלו שמתדרכים מתוך מערכת הביטחון, גם לראשי מערכת הביטחון שאומרים שיש אפשרות קרובה לעסקה, יש רק עיכוב של מישהו, מישהו מסוים מאוד,

ומונעים את הבאתם הביתה. זה שקר, בין אם זה נעשה בזדון, בין אם זה נעשה בשוגג, זאת הטעיה. יותר מזה אני אומר: לא רק שמטעים אתכם ואת כולנו, גם מסכנים את כולנו. כיוון שהגיבוי הזה של השקר הזה, כאילו סנוואר מתכוון לחתום ויש רק איזה דבר קטן,

בניגוד למה שנאמר לנו בחדר הסגור בוועדת חוץ וביטחון, ההטעיות האלו גורמות לסנוואר להמשיך לשטות בכולנו, להמשיך לפצל את החברה הישראלית ולסובב אותנו ואת כל העולם על האצבע. בעצם, להרחיק את השבת החטופים ולהרחיק את הניצחון. אני רוצה להסביר את זה. בנסיבות של היום, בניגוד לעסקה שהייתה בנובמבר, בנסיבות של היום אין שום עניין, שום סיבה, שום אינטרס לסנוואר לחתום על הסכם. שום דבר. אמרת את זה גם לפני העסקה הקודמת - - - הלחץ הבין-לאומי על ישראל,

אני מסביר לך את ההבדל. אז אמרתי משהו אחר, אגב. אבל אני אומר לך עכשיו את ההבדל בין מה שקורה עכשיו לבין מה שקרה בעסקה הראשונה.

אז אמרתי משהו אחר, אתה יכול לחזור לנאום ההוא,

היום, רם, הלחץ הבין-לאומי הוא על ישראל. היום ראשי מדינת ישראל מואשמים בפשעי מלחמה. היום סנוואר שולט שליטה רבה מאוד בעזה, באוכלוסייה, דרך השליטה שלו בסיוע, בתרופות, בדלק, בתת-קרקע. אז למה מטשטשים?

היום הממשל האמריקאי לוחץ על מדינת ישראל. לא להפריע, לא להפריע. היום יש אמברגו דה פקטו של הרבה מדינות על מדינת ישראל. לכן היום אין לו שום סיבה לחתום על הסכם. לא צריך להיות בשביל זה פרופסור אומן עם פרס נובל בתורת משחקים, רם בן ברק, מספיק להיות ילד שמבין שבתורת המשחקים הזאת אין לו שום אינטרס לעשות הסכם, ואנחנו לא נותנים לו שום סיבה ושום אינטרס. תודה רבה, תודה רבה.

משפט אחרון, ארז. הדרך היחידה לתת לו צידוק לעשות, זה לחזור למלחמה. אני אומר את זה למשפחות החטופים. תדרשו מצה"ל, תדרשו מהממשלה לחזור למלחמה. תודה רבה, המסר הובן.

הנכונה והאפקטיבית לגרום להם שיפסיקו להטעות אתכם. תודה רבה. תלחצו בכיוון הזה. תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אמרתי שאני אהיה חזקה, ואני כן אדבר על דניאל. קראתי מה שכתבת וריגשת אותי, את כל עם ישראל. כן, חשוב לי. אמרתי שאני חייבת לדבר עליו. אז הגעתי עכשיו מהלוויה של לוחם המילואים, חברי, שכני, סטודנט שלי לשעבר, דניאל אלוש, או כמו שכולם קוראים לו,

זאת הייתה לוויה של אלפי אנשים, אלפי אנשים. אתם יודעים, אנחנו חברי הכנסת, בדיוק חילי נכנס, ראיתי גם מה שכתבת על תום. אנחנו חברי הכנסת הולכים ללוויות, הולכים לשבעות, אבל איך אמרתי ללפיד היום הבוקר?

זה מישהו שדיברת איתו לפני שבועיים, עם הילדים בשכונה, ופתאום אין אותו יותר. אני לא אפגוש יותר את דניאל. תקשיבו, זה אחרת, ואתם יודעים שאני הולכת להרבה שבעות. זה אחרת. הייתי אתמול בערוץ 12 אחר הצוהריים, כי כבר התחייבתי וישבתי. שמעתי את ניר דבורי מדבר עם טייס לשעבר, סליחה שאני לא זוכרת. הוא אומר לו: המסוק התרסק ככה, המסוק התרסק ככה, ואני מסתכלת עליהם וכל מה שאני רואה זה את דניאל.

אני חייבת להגיד לכם רק כמה דברים, שגם אתם תדעו, מעבר לזה שהוא היה בחור יפה תואר, מדהים, מלא טוב לב. הוא הלך ל-669 כי הוא אמר לחבר שלו: אני רוצה להציל אנשים. לא ידעתי, לא ידעתי את זה עליו, זה מה שהוא אמר. במסלול, כשהמפקד של הצוות רצה להלחיץ את הצוות שלו, הוא היה אומר להם: אם יקרה משהו לאלוש, מה נגיד לאימא של אלוש? והיום הוא עמד ואמר לאימא של אלוש. שמעתי את אבא שלו, יעקב, מדבר והרגשתי שהלב שלי נקרע. יש לו בן ובת אלוש, דניאל, ואת רוני. זהו, רוני נשארה לבד. מילה אחת לקים, קימי, המאמנת שבכל תל אביב מכירים אותה. היא דיברה על טומי וניקו, שני הקטנטנים שנותרו לה.

ניקו נולד במאי 2023, אין לו שנה וחצי אפילו. היא דיברה בצורה מדהימה. אני חייבת שתדעו שבבוקר כשהוא קם, אמר הבן הגדול,

קטנצ'יק. הוא לקח דובי גדול, שם עליו את הבוקסר של אבא, ואמר: מעכשיו יש דובי גדול בבית במקום אבא. כתבתי הרבה דברים, ואני אסכם במילה אחת שמגדירה את אלוש, שבה החבר שלו קרא לו, הוא קרא לו "קסם", כי לכל מקום שהוא הגיע הוא פשוט פיזר קסם. אז דניאל, אם אתה שומע אותי, אני לא אשכח אותך בחיים. השם ייקום דמו. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. גם אני פתחתי את הבוקר עם הלוויה של דניאל אלוש. אני לא ידעתי שהוא שכן שלי, ואז פתאום אימא שלי, שגרה שני רחובות ממני, שולחת לי תמונה מצמררת של ההמונים שהגיעו עם דגלים ללוות את השיירה מהבית שלו ללוויה הכל-כך כל כך עצובה הזאת. ככה נראית יממה רגילה בתקופת ממשלת החורבן של נתניהו ושות'. שני מתים

וכמה וכמה וכמה פצועים קשה מאוד. עוד חייל הרוג, נרצח ביהודה ושומרון. סך הכול שלושה חיילים הרוגים. עוד ארבעה הרוגים בכבישים. סתם ככה, תאונה קשה אחת עם שתי הרוגות, תאונת אופנוע עם הרוג, תאונת דרכים שבה נהג משאית נהרג. ככה, על הדרך, בתוך שעות ספורות. כמובן, איך אפשר בלי, שש נרצחות ונרצחים על רקע פלילי.

בתוך יממה אחת, 13 אזרחיות ואזרחים הרוגים.

אנחנו מתות ומתים כאן כמו זבובים, חברות וחברים. בתקופת הממשלה הזאת פשוט אנחנו מתים. יחסית ל-2022, שם היו 348 הרוגות והרוגים מתאונת דרכים, אנחנו כבר מעל, הרבה הרבה מעל 400. אנחנו נגמור את השנה הזאת עם הרבה מאוד מעל 400. בחברה הערבית, למול 109 נרצחות ונרצחים ב-2022, ב-2023 היו 233, ועוד 162 מאז תחילת השנה הזאת. מספרים מטורפים. גם יהודיות ויהודים: ב-2022 נרצחו 38, ב-2023, 66, והשנה הזאת המונה דופק,

וכמובן, פיגועים ופעולות איבה: 31 ב-2022, ואנחנו עוד סופרות וסופרים: 1,200, ועוד יותר מ-700, ועוד 35 מפיגועים ב-2023, וב-2024 עוד לא גמרו לספור. תודה רבה.

מתות ומתים כמו זבובים. תודה רבה. חבר הכנסת בני גנץ, בבקשה, בנימין גנץ. אדוני היושב בראש, חברי הכנסת, הרבה מספרים מוצגים כאן היום, ובאמת המטרות שלשמן מוסיפים את התקציב הן מטרות ראויות. אין חולק על כך שישראל במלחמה ארוכה וקשה. אבל יש מספר אחד ומטרה אחת שצריך לדבר עליהם, והמספר הוא אפס. אפס תכנון של יעדי גירעון וקשב לדרגי המקצוע, אפס תוכניות שימנעו את המשבר הכללי ויקדמו צמיחה, אפס אמון שהממשלה הזו יוצרת במהלכים שלה ובכך מובילה אותנו לעוד הורדות בדירוג האשראי, אפס דוגמה אישית: לא סוגרים משרדי ממשלה, לא מפסיקים להזרים כספים קואליציוניים, אפס אחריות על העתיד שלנו, אפס מחוברות לעם הנפלא שלנו. אנחנו מצויים בגירעון פיסקלי, ובעיקר בגירעון של אמינות כלפי פנים וכלפי חוץ, רק בגלל ההתנהלות של הממשלה. ועצם פתיחת התקציב, מה שלא מפתיע, פעם שנייה זה כישלון. אבל יש מטרה אחת להגדלת הגירעון ולמחיר הפגיעה באזרחי ישראל: שרידות הממשלה. יש מי שחושב שהעובדה שהכלכלה שלנו מחזיקה מעמד היא נס, וזו לא האמת. הכלכלה מחזיקה מעמד למרות הממשלה. הכלכלה מחזיקה מעמד בזכות עם שכולו רוח התנדבות ויצירתיות, בזכות מילואימניקים תותחים שמוכנים לקרוס כלכלית כדי שהמדינה תנצח, וציבור רחב שמתגייס כדי להגן עליהם ומתנפל על העסקים שלהם, בזכות אנשים שפותחים את בתיהם וליבם, בזכות משקיעים פטריוטים שמאמינים בעתיד שלנו. ומשום שזה לא נס, אני אופטימי. העם הזה ראוי לממשלה אמיצה, שתוביל מהלכים כלכליים קשים ונכונים, שתנהל מאבק על כל שקל פנוי למען האזרח, ולא קרב הישרדות בשלטון, שתתייחס בכבוד לכספי המיסים שאנשים עובדים כל כך קשה בשבילם, לממשלה שיש לה את הצניעות להגיד גם לשותפים קואליציוניים: זה לא הזמן. ולפני סיום, אף אחד לא יחשוד בי שאני נגד אחדות. אבל אני מסתכל על מה שקורה כאן, אני מסתכל על הרצון למנוע מתווה שירות הוגן בזמן שחיילינו נלחמים ונופלים. אני רואה שיח שנאה שהממשלה הזו מייצרת לראשי הצבא, לחטופים, לאזרחים שמפגינים. ואז אני שומע אנשים שאני מעריך מאוד בקואליציה מדברים איתי על אחדות. על מה אתם מדברים, חברים? אחדות מתבטאת במעשים ולא בהשבעה של עוד כמה שרים לממשלה ובתואר של ממשלת אחדות. אחדות היא תוצאה של התנהלות והגעה להסכמות בתוך החברה וההנהגה. אחרי שנה למלחמה הגיע הזמן לצאת לבחירות, לתת לעם להגיד את דברו - - תודה רבה. - - ולהקים ממשלת הסכמות לאומית, שתביא באמת לאחדות, לאמון ולניצחון אמיתי במלחמה, ולצעידה קדימה לכל האתגרים הקשים שעוד נכונו לנו.

תודה רבה. חבר הכנסת יאיר לפיד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני נהגתי לעמוד פה לפני עשר שנים ולהגיד: איפה הכסף? עכשיו אני רוצה להגיד: מאיפה הכסף? מפני שהממשלה מביאה פה תוספת תקציבית, שכולה למטרות טובות, היא אומרת: זה בשביל המילואימניקים. מה שהיא לא אומרת לכם הוא מאיפה היא מביאה את הכסף. והתשובה היא: מהמילואימניקים. הם מביאים את הכסף הזה בדיוק מאנשים שהם אומרים שהם נותנים להם אותו, ממעמד הביניים הישראלי, מאנשים עובדים. משיתים הכול על הציבור העובד. מאיפה מגיע הכסף שאנחנו היום אמורים להצביע עליו? מזה שמחירי הדלק בעלייה רצופה כבר חודשים, מזה שמוצרי חלב בפיקוח עלו ב-5% מה זה "בפיקוח"? זה אומר שהממשלה אפשרה להעלות אותם, ירקות ופירות, 18%,

50%. ככה לוקחים את ההוצאות של הממשלה ומשיתים אותן על העגלה בסופר של כל אזרח ישראלי. אנשים צעירים יוצאים למילואים 120 יום, 180 יום, חוזרים הביתה, מגלים שהמשכנתאות עלו ב-29%. על כל 100 שקל שהם מרוויחים, 29 שקלים הולכים למשכנתה שלהם. ככה הממשלה מביאה את הכסף, כי לא עולה בדעתה שהתשלום הזה יבוא על חשבונה. הרי כשבאים ונותנים 302 מיליון שקלים למשרד ההזיות המשיחיות של אורית סטרוק, אף אחד לא חושב שצריך לקצץ בזה. הדבר היחיד שמקצצים בו הוא במעמד הביניים הישראלי, הוא בציבור העובד, הוא באנשים שמחזיקים את המדינה הזו בחיים. ואז הם באים אומרים: לא, זה בשביל המילואימניקים.

לקחתם את זה מהמילואימניקים. לקחתם את זה מהם, והמשכתם להחזיק 12 משרדי ממשלה מיותרים לגמרי ו-14 מיליארד שקל כספים קואליציוניים, הסכום הגדול בתולדות המדינה בזמן מלחמה. שוב ושוב הקואליציה הזו מרסקת את מעמד הביניים הישראלי. שוב ושוב היא מפרקת את אנשי המילואים, את המשפחות שלהם. שוב ושוב היא מעלה את ההוצאות. המדינה תפשוט את הרגל. הורדת הדירוג הקודמת עלתה לנו כבר 7 מיליארד שקל. הורדת הדירוג הבאה, והיא בדרך, תעלה לא כפול מזה אלא הרבה הרבה יותר, והכול על חשבון מעמד הביניים. אחרי שגמרתם לפרק את החברה הישראלית, ואחרי שגמרתם לפרק את הביטחון הישראלי, עכשיו אתם מפרקים את כלכלתם של אזרחי ישראל ושל מעמד הביניים הישראלי. אני קורא לכנסת להצביע נגד התקציב הזה. תודה רבה. אני מזמין את כבוד השר שלמה קרעי לסכם את הדיון בשם הממשלה. איפה שר האוצר? איפה שר האוצר? איפה שר האוצר - - - איפה שר האוצר? חבר הכנסת גלעד קריב, די. אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, כנסת נכבדה, יאיר לפיד עולה לכאן כמאחז עיניים, עומד ואומר: אנחנו נצביע. הוא אומר לכם, לאופוזיציה: תצביעו נגד תושבי העוטף, תצביעו נגד מילואימניקים, תצביעו נגד משפחות חטופים. אבל למה? כי פעם היו כספים קואליציוניים, שבינתיים קוצצו כמעט כולם. אבל זה בכלל לא קשור לתקציב הזה. התקציב הזה שבא עכשיו הוא כספים קואליציוניים? הכספים האלה באים בשביל לתת סיוע למי שמתקשה עכשיו: למפונים, למשפחות חטופים. אבל זה לא מה שהוא אומר. הוא אמר שזה לדברים טובים, אבל מאיפה הכסף.

ולכן מה, תצביע נגד המילואימניקים? אני אצביע נגד כל דבר שהממשלה הזאת - - - לכן תצביע נגד תושבי העוטף? נגד תושבי הצפון? אתם אופוזיציה למדינה, אתם לא אופוזיציה לנו. אז תראה מאיפה הכסף מגיע.

חברי הכנסת, זה מפריע. חבר הכנסת טייב, זה מפריע. יאיר לפיד, אתה כנראה, חבר הכנסת לפיד, יושב-ראש האופוזיציה, לא הקשיב לפרשת השבוע בשבת האחרונה. חבר הכנסת ששון גואטה, זה מפריע. פרשת שופטים. קראנו בפרשה: "לֹא ימצא בך מעביר בנו ובִתו באש קֹסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף". מסבירים - - - מה זה מעונן?

נכון, תודה, חבר הכנסת טופורובסקי. מעונן זה מאחז עיניים. הוא אומר, התקציב הזה לא טוב, כי היו פעם כספים קואליציוניים. אתה בטוח שזה מה שזה אומר? אני לא יודע - - - כן, כן. תפתח את הפרשה. "מעונן ומנחש ומכשף". מעונן זה מאחז עיניים. אני כנראה מבולבל לגמרי. אני חשבתי שזה משהו אחר. אם תצפו בערב בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14,

ערוץ 14 - - ערוץ 14 הם מעוננים.

- - אתם תגלו עד כמה חבר הכנסת לפיד הוא מאחז עיניים. עד כמה הוא מאחז עיניים. בבוקר אומר א', בערב אומר ב'. עוד לא עברו שעתיים והוא התהפך כמו סטייק. הפטריוטים זה - - - ואני אמרתי, לא יכול להיות שיש פסוק מפורש שחבר הכנסת לפיד עובר עליו בשיטתיות ואין איזה קשר מספרי לשם שלו.

תשמעו - - אבל אין עניין לשמוע אותך,

"מעונן ומנחש ומכשף" בגימטרייה זה 1,066, וזה בדיוק "ראש האופוזיציה יאיר לפיד". מעונן ומנחש ומכשף. יאיר לפיד, תפסיק לאחז את עיני הציבור, תפסיק לזרות חול בעיני הציבור.

התורה אומרת: "לא ימצא בך - - - מעונן ומנחש ומכשף". לא יימצא בנו יושב-ראש אופוזיציה כזה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד, תחזור לערוץ 12, אולי ככה תתקן את הייצוג, איך הוא אמר? התת-ייצוג, ועוד איזו מילה הוא הוסיף שם, תת-ייצוג מחפיר בתקשורת. אז תחזור לערוץ 12, שלא יהיה בנו כאן ראש אופוזיציה שהוא מאחז עיניים. יאללה רד, רד, אף אחד לא מקשיב לך. אני רואה שאת מקשיבה קשב רב, ואני מקווה שילדי ישראל לא רואים איך מתנהגת חברת כנסת ולא לומדים ממנה דרך ארץ.

דוקטור רעל.

לא, לא מכובד ככה. זה לא מכובד. חברת הכנסת פרידמן, זה לא מכובד איך שאת מדברת. לדבר ככה לשר זה לא מכובד. את מזלזלת בציבור שלם.

מכובד. זה מכובד.

זה לא דיון עכשיו. מה זה "רד, רד"?

לשלוח את טייסי חיל האוויר לעזאזל - - - מדבר על התקציב - - - אין לו מושג בתקציב. אין לו מושג מה כתוב בחוברת התקציב. איך עוננות קשורה לתקציב? תודה, אדוני היושב-ראש.

אני חושב שהם עושים שירות מעולה לאזרחי ישראל כשאזרחי ישראל רואים את חוסר התרבות - - חוסר תרבות. תלמד אותי תרבות. - - ואת ההתנהגות הבוטה והגסה הזאת. תמשיכו ככה, תמשיכו.

אתה באת ועלית, דיברת על עוננות. אין לך מושג מה כתוב בחוברת

איך אתם באים כשאנחנו בתקופת מלחמה, כשאנחנו מביאים כאן תקציב שבא כדי להמשיך ולטפל ולהאריך את הסיוע לאוכלוסיית המפונים, שמטפל במשפחות של בני חטופים, שנותן סיוע לתושבים בלתי מועסקים, שנותן סיוע למילואימניקים, שמגדיל את התקציב לנפגעי פעולות איבה, איך אתם באים כשאנחנו מביאים תקציב - - - אתה לוקח מהם כסף ומגדיל את המסגרת, יש לך מושג מה זה עושה עכשיו? יש לך מושג מה המשמעות של קפיצת המסגרת?

זה משפיע על הורדת הדירוג? מספיק. חבר הכנסת ולדימיר,

אותו מאחז עיניים, אותו זה שאומר לכם היום לבוא ולהצביע נגד המפונים, נגד תושבי הדרום והצפון. תשמעו בקולו. תשמעו. תמשיכו לאבד. תמשיכו. נגד המשתמטים. נגד - - - של המשתמטים.

אתה הממשלה.

לא אנחנו,

שקרן.

תבואו. נכון, כי אנחנו דואגים לביטחון שלהם. מה זה דואגים לביטחון - - - אנחנו לא, אנחנו לא דואגים - - - זו עוננות. זו עוננות. זה מעשה כשפים. אתה דאגת - - - שלהם.

אתה יכול להסביר עוד פעם את

נטלו לעצמם בכוח הזרוע שופטי בג"ץ והייעוץ המשפטי לממשלה. ואז היה אורח כבוד חבר הכנסת לשעבר משה נסים, שר המשפטים לשעבר, ואחרי שהוא שמע את מה שאמרתי, שצריך לעשות כאן סדר וצריך לאזן כאן בין הרשויות ושלא תהיה רשות שאינה נבחרת ששולטת ככה בכוח הזרוע - - חבר הכנסת סעדה, זה מפריע. זה מפריע. הוא מהמפלגה שלך, לא שלי.

- - בא השר לשעבר משה נסים ואמר: עם כל הכבוד, יש לי הערה לדברים של חבר הכנסת קרעי. כתוב בפסוק: "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל", אז איך אתה אומר, חבר הכנסת קרעי, שלא תמיד צריך לשמוע שיש איזון בין הרשויות, שהכנסת היא המילה האחרונה ולא שופטי בג"ץ, שאינם נבחרים? הרי כתוב: "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל". אתה יודע מה עניתי לו, אדוני היושב-ראש? יש לך תשובה על השאלה שלו? יש לי, אבל אני אגיד לך אותה אחרי זה. אוקיי. התשובה שעניתי לו היא מתוך דברי האברבנאל בפרשה שלנו, שאומר: כתוב "שופטים ושוטרים תתן לך לשבטיך" מה זה אומר "תתן לך לשבטיך"? זה אומר שכל שבט ושבט בוחר לעצמו את השופטים. השופטים הם לא מינוי מכוח-על, הם שופטים שנבחרים על ידי העם. גם בית המשפט זקוק לאמון העם, ומי שמקבל כאן את אמון העם זו הכנסת, היא הרשות האמיתית שמקבלת את אמון העם, ולכן המילה האחרונה צריכה להיות של הכנסת ולא של אלו שבוחרים את עצמם בשיטת חבר מביא חבר. חבר הכנסת אלי רביבו, זה מפריע. וכך כותב האברבנאל, וכנראה אני אסיים בזה: "והינה אדון הנביאים ביאר בזה שהשופטים שיהיו בישראל אין ראוי שימנה אותם המלך מאיזה כוח-על, אלא שהעם ימנו אותם, שכל שבט ושבט ימנה את השופטים הראויים בכל עיר מעריהם, שהם ימנו אותם בשעריהם". אבל המלך לא ממנה את הוועדה שממנה. אז אתם מונעים עכשיו מינוי. מה שזה אומר, שבמשטר הדמוקרטי של מדינת ישראל את מי העם ממנה, חבר הכנסת טופורובסקי? את חברי הכנסת. את חברי הכנסת.

לכן חברי הכנסת הם אלה שזוכים לאמון העם - - נו,

- - והם אלה שצריכים להכריע במחלוקות ציבוריות. הם אלה שצריכים להיות המילה האחרונה, ולא חבורה של בלתי נבחרים - - אבל זו פרשת שופטים,

- - חבורה של שופטים או יועצת משפטית לממשלה שנאחזת בקרנות המזבח, למרות שיושב-ראש ועדת האיתור שלה אמר שהיא לא ראויה לתפקיד. הם לא אלה שיקבעו כאן ויכריעו במחלוקות ציבוריות בינינו. אנחנו אלה שצריכים להכריע, לא שופטים שאינם נבחרים. השופטים צריכים לשפוט על פי החוק ולא ליטול לעצמם את הסמכויות. לכן, גם אם בית המשפט אומר לאזרחים: תעברו על החוק, אני מעל החוק, אין לו סמכות כזאת. זה אותו הדבר אם מועצת הכבלים והלוויין תגיד לך, חבר הכנסת יוראי, תעבור על החוק. אתה לא יכול לעבור על החוק. יש חוק במדינת ישראל, וכולם כולם שווים בפני החוק. גם ראש הממשלה? כולם שווים בפני החוק.

להט"בים שווים בפני החוק, חבר הכנסת קרעי? גם אלה שעושים כשפים? הבעיה היא שאתם רוצים שאותו גוף שאינו נבחר, אותם שופטי בג"ץ הם אלה שישלטו בחוק, הם אלה שיהיו מעל החוק, הם אלה שימנו כאן ועדת חקירה ממלכתית שתחליט מי אשם ומי לא אשם.

אותם שופטים שזוכים לאמון של, אפילו לא של רוב העם בישראל - - חבר הכנסת גואטה. חבר הכנסת ששי גואטה, בבקשה. - - אותם אלה לא יכולים להכריע במחלוקות ציבוריות וגם לא יכולים להכריע מי תהיה ועדת החקירה שתבחן את הדברים שהיו כאן במהלך השנה האחרונה ולפניה. תודה רבה, חברים. תהיו דמוקרטים, תצביעו בעד שלטון החוק ותצביעו בעד הדרום והצפון, ואל תקשיבו למאחז העיניים שלכם יאיר לפיד. תודה רבה לכבוד השר שלמה קרעי. חבריי חברי הכנסת, לשבת בבקשה, אני עובר להצבעה. איפה שר האוצר? חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2024 (מס' 2), התשפ"ד 2024,

הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2024 (מס' 2), התשפ"ד 2024,

להלן תוצאות ההצבעה: 57 בעד, 51 נגד, אני קובע כי הצעת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2024 (מס' 2), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת הכספים לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת החלטת ועדת הכספים לגבי הצווים הבאים: צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 8 והוראת שעה מס' 10), התשפ"ד 2024, צו הבלו על הדלק (הטלת בלו) (תיקון מס' 2 והוראת שעה מס' 2), התשפ"ד 2024. תודה. הודעה אישית לחברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן. תודה רבה,

היושב-ראש. לפני כשעה קלה חבר הכנסת אלעזר שטרן עמד כאן ואמר, ככה כמשיח לפי תומו, שאני רוקדת על הדם מניסיון. בימים כתיקונם כזה דבר היה גורם לי לעלות פה על הפודיום ולהחזיר לו באופן כזה שהוא היה מתחרט על הרגע. בימים כתיקונם הייתי לוקחת את העלבון, וזה באמת מאוד מעליב לומר לאדם כלשהו בכנסת הזו שהוא רוקד על אדם. זה דבר נורא ואיום בעיניי. אבל הימים האלה אינם ימים כתיקונם, והעם שלנו כרגע סובל באמת, נקרע תחת שכול, מיטב בנינו נופלים כמדי יום, אנשים מסתובבים, גם בתל אביב, גם ביהודה ושומרון, גם בירושלים, גם בפריפריה, כולם כאחד מבולבלים וכואבים ולא יודעים את נפשם ומבוהלים, ובצדק. המצב מורכב וקשה מאין כמוהו, וזה בלי לציין את הטרגדיה של החטופים שקורעת את העם. ולכן אני לוקחת על עצמי לא להגיב לחבר הכנסת אלעזר שטרן באופן שבו הוא דיבר אליי. לכן אני לוקחת על עצמי לעשות מעשה הפוך ולומר לו מילה טובה, מתוך מחשבה שאם כל אחד ואחד מאיתנו ילמד לרסן את האגו, את העלבונות, את החשבונות האישיים, את מה הבייס יגיד או לא יגיד, ויעשה את מה שבאמת העם הזה זקוק לו כרגע, אז אולי, רק אולי, המצב ישתפר. אז לחבר הכנסת אלעזר שטרן אני רוצה לומר שאני מניחה שהוא עבר תקופה לא קלה. אני שמחה בשבילו שהוא זוכה במשפט ושאני לא ארד לעולם יותר למקומות האישיים והפוגעניים האלה. ואני רוצה לומר עוד משהו ליסמין סאקס, חברתי היקרה. גם את הגבת על נאום שלי, ויש משהו שאת חוזרת עליו כל הזמן - - - בצורה מנומסת. מאוד מנומסת.

אני רוצה לומר משהו שאני מרגישה שהוא כבד עלייך הרבה זמן, וזה שבכל פעם שאנחנו מדברים על הסרבנות את באה ואומרת: רגע, אבל יש את החרדים, הסרבנות הכי גדולה, איך אתם מעיזים. ואני עשיתי מעשה, יסמין, שאף אחד אחר לא עשה: הלכתי לחרדים שהתגייסו, לחרדים שעשו את זה, לחרדים הטובים, לאלה ששירתו שלוש שנים קרביות בצבא, כינסתי אותם ביחד, את המפקדים שלהם, את מפקד נצח יהודה, את ההורים שלהם, את האחיות שלהם, ישבנו כולנו בכנס אחד, ופשוט הקשבתי. אני רוצה לומר לך, יסמין, צה"ל לא רוצה אותם. צה"ל לא רוצה אותם, כי אם צה"ל היה רוצה אותם הוא לא היה מתנהל באופן שהוא מתנהל. ואני אתן לך דוגמה: עומד שם חייל חרדי שסיים שירות קרבי מלא ואומר לי: אני התגייסתי ב-2013, במחזור שלי היו איתי עוד 200 חרדים. מתוך ה-200 חרדים האלה אני היחידי,

שחזר לישיבה. כי צה"ל בא לאימהות שלהם לפני ואמר להן: אנחנו נשמור על החוויה החרדית בצה"ל. אתם צריכים מקווה? יהיה לכם, אתם צריכים בית כנסת? יהיה לכם, אתם צריכים כשרות? יהיה לכם, אתם צריכים לשמר את החוויה החרדית? יהיה לכם. בשבוע הראשון באה מדריכת ירי ומחבקת מאחורה חייל חרדי שמעולם לא דיבר עם אישה, מעולם לא הסתכל על אישה, שבחוויה שלו אישה שמחבקת אותו, העולם מתמוטט לו על הראש. חייל חרדי אחר מספר: ערב שבועות מבטיחים לנו שיהיה בבסיס איזשהו ציון לערב שבועות. זו ההבטחה שנתנו לאימא שלי כשהסכימה לשלוח. שום דבר. חייל חרדי מספר: אילצו אותנו לאכול בהפרשים קטנים מדי בין חלב לבשר. והכי חשוב, מפקד נצח יהודה בא ומספר שכל חייל חרדי שרוצה להגיע לקצונה חייב לחתום על ויתור על כל הדרישות הדתיות שלו. תור מספר 23 מה שזה עושה זה שאף חייל חרדי לא חותם ולא מגיע לקצונה. ואז מה קורה? המפקדים של החיילים החרדים הם חילונים לחלוטין. הם אפילו לא יודעים על מה הם צריכים לשמור, הם אפילו לא יודעים מה קשה לחייל החרדי, מה קשה בחוויה החרדית. התוצאה היא שהחיילים החרדים עוברים כזה הלם תרבותי שאו שהם פשוט מתפרקים ועוזבים, או שהם יוצאים בשאלה בזה אחר זה. ואז האימא החרדית שעשתה את המעשה האמיץ ושלחה את הבן שלה לשרת בקרבי, ויש לה עוד שישה אחים קטנים, לא תשלח אותם. היא לא תשלח אותם, כי מבחינתה צבא ההגנה לישראל הוא מכונת המרה שהופכת אותם לחילונים.

עכשיו, אפשר לבוא ולהגיד לי - - - תודה רבה. אמרו לי חמש דקות. עברו כבר שש דקות.

אז רק עוד משפט אחד?

זה מאוד נעים לשמוע - - משפט אחד?

משפט אחרון.

מה שאני רוצה לומר לך זה שזה כל כך הרבה יותר מורכב, אבל פתיר. פתיר מאוד. אף אחד לא הולך לפתרון, אף אחד לא מקשיב לבעיות, וזאת הבעיה.

תודה רבה. טוב, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת ועדת הכנסת להקמת ועדה לעניין מסוים לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת אופיר כץ להציג את הצעת הוועדה. לרשותך עד עשר דקות, בבקשה. אני יכול להגיד קודם את ההודעה ואחרי זה את הוועדה? כי יש לי גם הודעה. תגיד גם את ההודעה. אז קודם ההודעה. ראשית, יושב-ראש ועדת הכנסת ימסור את הודעתו. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אבקש להודיע על איוש חברים בוועדות המשותפות במקומות הפנויים לסיעות, כמפורט להלן: בוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון לפי חוק האזנות סתר, התשל"ט 1979, מטעם ועדת חוקה יכהן חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי. בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת

חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום, מטעם ועדת החוקה תכהן חברת הכנסת גלית דיסטל. בוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לביטחון לאומי לתיקון פקודת המשטרה (המחלקה לחקירת שוטרים), מטעם ועדת החוקה יכהן חבר הכנסת אריאל קלנר. בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הפנים והגנת הסביבה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל, מטעם ועדת החוץ והביטחון יכהן חבר הכנסת עמית הלוי ומטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה תכהן חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. תודה רבה. עכשיו אני עובר לוועדה, אדוני היושב-ראש.

אני מתכבד להביא לאישור הכנסת את הצעת ועדת הכנסת להקמת הוועדה המיוחדת ליישובים בגבול המזרחי, בהתאם לסעיף 108 לתקנון הכנסת. סמכויות הוועדה: פיקוח על פעילות רשויות המדינה ביישובים המצויים באזורים אלה: אילת,

ים המלח ורמת הגולן, בהיותם יעד אסטרטגי לאומי חשוב. הוועדה תקיים דיוני פיקוח בעניינים אלה: פעילות רשויות המדינה ויישום החלטות ממשלה בתחומי ישובים אלה, אתגרים ייחודיים של חבל הארץ בתחומי יישובים אלה, סוגיות סביבתיות ייחודיות המאפיינות את ים המלח.

הוספנו ואמרנו בוועדה שהוועדה תעסוק בעניינים אזרחיים והיא לא תיכנס לגבולות של הוועדה לביטחון לאומי, ענייני משטרה, כב"א ושב"ס, ואותו דבר בענייני הצבא, אלא אם כן זה יהיה בתיאום עם ראשי הוועדות, ואז אין בעיה,

ההצעה היא חבר הכנסת זאב אלקין. שהוא יהיה יו"ר הוועדה.

אנחנו מציעים, נראה מה יהיה בהצבעה. הרכב הוועדה: בוועדה יכהנו תשעה חברי כנסת על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד, שלושה חברים, חברי הכנסת ניסים ואטורי, ששון גואטה ואביחי בוארון, יש עתיד,

סימון מושיאשוילי, סיעת המחנה הממלכתי, פנינה תמנו שטה, סיעת עוצמה יהודית,

עודד פורר, סיעת הימין הממלכתי, חבר הכנסת זאב אלקין. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת זאב אלקין. אבקש את תמיכתכם, תודה. תודה רבה. נפתח בדיון אישי. ראשון הדוברים, רשימת הדוברים סגורה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת משה טור פז, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה, שלוש דקות. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, דיברתי היום על ההפקרות המוחלטת של הממשלה בנושא הפשיעה בחברה הערבית, ואמרתי שהממשלה מחויבת לטפל בפשיעה הגואה בחברה הערבית. אבל אנחנו לא רואים שראש הממשלה זז, ולא מנחה את השר על מנת לטפל בנושא הזה ולדאוג לאנשים. אנחנו ביקשנו הגנה וביקשנו שהמשטרה תתערב. למשטרה יש עכשיו מפכ"ל חדש, שאמור לתת פתרונות, שאמור לטפל בכל מה שקשור בחברה הערבית, אבל אנחנו רואים רק שהמספרים מזנקים למעלה. מספר הרציחות בחברה הערבית עולה ולאף אחד בממשלה הזו לא אכפת.

אדוני היושב-ראש, חשוב לי גם לדבר אל האזרחים בחברה הערבית. אני רוצה לפנות אליהם בשפה הערבית ולהגיד להם - - - בבקשה.

תודה רבה. חבר הכנסת אלון שוסטר, אינו נוכח. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. בבקשה, גברתי. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, הנושאים שאנחנו מעלים כאן, באמת מרוב שיש נושאים כואבים אנחנו כבר מתלבטים ולא יודעים מה להעלות ולנצל את הזמן הקצוב הזה. בכל זאת, אני רוצה להעלות כאן נושא שקשור לשכבה מסוימת בתוך החברה כולה, וזה המורים והמורות שהיו בשביתה בתחילת השנה. המורים, חלק גדול מהם לפחות, הופתעו לקבל הודעה מארגון המורים לגבי הפיצוי על השבוע, שזה רבע חודש, זה רבע משכורת, לא סתם, כאילו יום או יומיים, שהארגון הציב קריטריון מסוים את מי הוא יכול לפצות ולהחזיר לו עבור ימי השביתה. מי שלא נופל בקטגוריה הזאת לא יקבל. לא יודעת על סמך מה ואיך הם עושים את זה. לא יכול להיות. עם כל האמפתיה למורה מפרנס יחיד, למורה שהוא חד-הורי או מורה שהיא חד-הורית, או שני בני זוג ששניהם עוסקים בהוראה. אבל מה לעשות, הרוב המוחץ של העוסקים בהוראה הם אנשים שחיים על המשכורת שלהם, שאין להם הכנסה אחרת. בתחילת שנת לימודים, כשיש להם הרבה התחייבויות והוצאות, אי-אפשר לבוא ולקבוע: לזה כן מגיע, לאחר לא מגיע. אני פונה מעל במה זו גם לשר החינוך, גם ליושב-ראש ועדת החינוך בכנסת, לקיים דיון ולזמן את יו"ר הארגון, ולמצוא את הדרך לפצות את המורים על התקופה הזאת. לא יכול להיות שחלק מקבל, אחר לא מקבל. מי יודע מה המצב הסוציו-אקונומי של אותו מורה שהוא לא עובר בקטגוריה הזאת? על סמך מה הם קובעים קביעה כזאת? אני חושבת שזה עוול שצריך להתערב בו ולתקן אותו לפני שהוא קורה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף. בבקשה, שלוש דקות. בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לנצל את ההזדמנות לדבר, כי לא הספקתי לדבר בדיון על התקציב, אז מה שאני רוצה לומר קשור לדיון הקודם. מרגרט תאצ'ר, אשת הגזל, שפירקה את מדינת הרווחה הבריטית וניפצה את זכויותיו ורווחתו של הציבור העובד, נהגה לומר: המושג "חברה" כלל לא קיים, אין דבר כזה, יש רק אינדיבידואלים, גברים ונשים ומשפחותיהם, שפועלים ודואגים רק לעצמם. המשנה הפוליטית הזאת, של אנוכיות קיצונית ברברית, של "אני ואפסי עוד", היא גם הקו הפוליטי של אפסי הממשלה, היא גם היסוד הפוליטי של אוכל המוות נתניהו בהפקרת החטופים, הזנחת הצפון והחרבת השירותים החברתיים. נר ליברליזם הרסני וחשוך, שנועד להמשיך ולשרת את המלחמה והטבח בפלסטינים בעזה ובגדה המערבית ולשמור על כיסאו. כאשר נתניהו ומשת"פיו מלהגים על אחדות, אין הם מתכוונים לסולידריות חברתית. אין סולידריות בלי החזרת החטופים, ואין סולידריות בלי רווחה. הפקרת החטופים והתקציב האנטי-חברתי, הם שני פנים של האנוכיות הניאו-ליברלית, של מחיקת כל שריד של סולידריות חברתית בשמה של אחדות שבטית מדומיינת וחשוכה, על חשבון חלוקת משאבים הוגנת. האחדות של נתניהו ודומיו היא מצג שווא, הרחבה של האנוכיות מהפרט לשבט ויצירת אשליה של לכידות חברתית. מי שמאמין בסולידריות לא היה מעביר תקציב ערל לב, לא היה מסית נגד המורים, הנכים, העובדים המוחלשים, ופועל באלימות כדי לרסק את העבודה המאורגנת בזמן שהוא מחלק מיליארדים לטייקונים. לא דאגה לזולת ולצרכיו וחלוקת משאבי החברה בצורה הוגנת מנחה את ממשלת הדמים, אלא שייכות אורגנית שבטית הרואה בקולקטיב האתני ולא באדם ערך, והמהללת את הקרבת האדם על מזבח האומה האורגנית וקיומה כערך בפני עצמו. זו האחדות של אוכל המוות נתניהו, שטבח והפקר, הפקרה, יהיו מורשתו לעד. סולידריות היא התרופה לאנוכיות הרצחנית של נתניהו. הגיעה העת להשתחרר מידיו המגואלות בדם החטופים - - תודה רבה.

משפט אחרון - - לא להשתמש בביטוי הזה.

- - שנטבחים יום אחר יום. כפי שאמרה באומץ ובדיוק עינב צנגאוקר, אימו של החטוף מתן. לא להשתמש בביטוי הזה, וזמנך תם.

אני רוצה לצטט רק אימא של חטוף. לא, לא, לא. גם אמרת משפט שאסור להגיד. איזה משפט? לא רוצה להגיד את זה. כל מה שאמרתי זה בסדר גמור.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, בבקשה. מכובדי יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, היה לנו, לחברה הערבית, לילה מדמם, הלילה שעבר. סליחה, שקט במליאה, שקט במליאה, סליחה, סליחה. בשעה 22:30 גבר כבן 40 נרצח ביריות ברמלה, בשעה 23:30 באותו הלילה, אישה נרצחה ביריות בגו'אריש בלוד, בשעה 00:30, שני גברים נפצעו קשה בכפר כנא, בשעה 02:00 צעיר בן 19 ניסה לרצוח את אימא שלו, שנפצעה קשה, בשעה 03:00, צעיר בן 21 נרצח ביריות בכפר ג'דיידה-מכר. זה המצב של החברה הערבית, ואנחנו נדבר בנתונים: לפי מרכז אמאן, נרצחו עד עכשיו, נכון לשעות הבוקר של היום, 172 נרצחים בחברה הערבית. אם אנחנו עושים את החישובים לפי מרכז אמאן, כמעט כל 22 שעות מתחילת השנה נרצח אדם, כמעט כל שבע שעות בממוצע יש לנו פצוע אחד בחברה הערבית. המשמעות היא אדם נכה שהמדינה צריכה לדאוג לו וגם לפרנס אותו. זה המצב בחברה הערבית, ואנחנו לא שומעים שום גינוי, שום פעילות, לא משרים בממשלה, לא מראש הממשלה, כמובן לא משר הביטחון הלאומי, שלא עושה כלום. כשמדברים למה לא מטפלים בכל הנושא של הפשיעה, אומרים שאין מספיק כוחות של משטרה, אבל להרוס, כשהורסים בתים בחברה הערבית, יש מספיק כוחות. הגיע הזמן לטפל בזה. ולבסוף, בסוף השבוע האומה האסלאמית חוגגת את יום ההולדת לנביא מוחמד, אז אני אומר, (אומר דברים בערבית, להן תרגומם: תבורך כל האומה האסלאמית והערבית לרגל ציון הולדת הנביא. כל שנה ואתם בטוב). תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, בבקשה. בבקשה, גברתי. רגע, רגע, אני לא גבוהה כזו, אז תתחיל כשאני מתחילה - - - הכנות חלק מהמצווה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, למעלה משנה וחצי שאני עומדת כאן, זועקת ומזהירה מפני שיטת המעצרים המינהליים כלפי חפים מפשע מבני ההתיישבות. שנה וחצי שבה נעשה עוול ונפגעות זכויות אדם באופן אנוש, ורוב חברי הכנסת שותקים. בדיוק כפי שצפיתי בהתחלה, עצרו בשב"כ חבר'ה שהם ידעו שחוץ ממני ומכמה חברי כנסת בודדים אף אחד לא יצייץ. וכשהם ראו שזה עובר בשקט, הם עברו לדמויות מרכזיות יותר, ואפילו לקטינים. והינה לפני שבועיים עצר השב"כ במעצר מינהלי במאי סרטים מוכשר ומוערך, שהתכוון להוציא סרט על לא אחר ממחדלי השב"כ. כשמדברים על מעצר מינהלי, לרוב מדובר על אנשים החשודים במעשים חמורים, שמסכנים את ביטחון המדינה, שעלולים להוציא פיגועים רצחניים. אך מה קורה כשהכלי הזה מופנה כלפי אזרחי המדינה כחלק ממסע של דמוניזציה והתנכלות למפעל ההתיישבות? מה קורה כאשר הכלי הזה מופנה כלפי במאי קולנוע מוכשר? אתמול הוציא איגוד הבמאים ואיגוד היוצרים הדוקומנטריים בישראל דרישה לשחרר את אותו במאי, אברהם שפירא. אף אחד לא יכול להאשים את האיגוד שמדובר בגוף ימין קיצוני או בכלל בגוף ימין, אבל גם הם מבינים שמדובר בעוול ובפגיעה אנושה בחופש היצירה ובחופש הביטוי. מה קורה כאשר הכלי הזה מופנה כלפי במאי קולנוע, שכל חטאו היה שהוא בחר לחשוף באומץ את מה שאחרים מעדיפים להסתיר? אברהם שפירא, במאי דוקומנטרי מוערך שעבד על סרט שמתמקד בפעולות השב"כ, נלקח מביתו בשעת בוקר מוקדמת, נעקר מחייו וממשפחתו והושם במעצר מינהלי, ללא משפט, ללא ראיות וללא יכולת להתגונן.

הגוף שאמור להגן על ביטחון המדינה, עושה שימוש ציני במעצר המינהלי כדי להשתיק את אברהם שפירא. מדובר באדם שלא חשוד בשום פעילות טרור או בסכנה מיידית אלא פשוט העז להביט למערכת בעיניים ולשאול שאלות נוקבות. במקום להתמודד עם הביקורת הלגיטימית הזו, השב"כ ושר הביטחון בחרו להשתיק אותו, לנצל את הכלי הדרקוני הקיצוני ביותר שיש ברשותם, מעצר מינהלי, כדי לסכל את הפרויקט הקולנועי שלו. לציבור הם יספרו על מסוכנותו הגדולה, מבלי לאפשר לו להגיב. וכאילו זה לא מספיק, כחלק מהרדיפה שלו, השב"כ בשיטות קג"ב רשם לו סכסוכים פיקטיביים עם חבריו, שנעצרו אף הם, שיטה שמונעת מעצורים לשבת יחד במעצר. הפרדה מכוונת זו נועדה לשבור את רוחם של העצורים ללא סיבה מוצדקת. מדובר בפרקטיקה של השתקה, שיטה אכזרית שמטרתה להרתיע כל אדם מלעסוק בנושאים רגישים או לחשוף את האמת. המעצר הזה, שהחל בנערי גבעות, המשיך לפעילי התיישבות, עכשיו מגיע עד במאי שעושה סרטים וחושף את אופן פעולותיו של השב"כ. הוא אינו נוגע רק לאברהם שפירא אלא מהווה איום על כל אזרח שמעז לשאול שאלות. אם אדם כמו אברהם, שתורם לחברה דרך יצירה דוקומנטרית, יכול להיעצר באופן הזה, מי הבא בתור? האם כל מי שיעז להביט למערכת בעיניים ולחשוף את האמת יצטרך לחשוש שיעצרו אותו ללא משפט וללא ראיות? שר הביטחון יואב גלנט הוא זה שחתם על הצו. תחת אחריותו אדם נלקח מביתו, מילדיו והושם במעצר מינהלי. עליו לתת דין וחשבון על השימוש הבלתי-סביר והפסול בכלי הזה כנגד אזרחים תמימים, ולהסביר כיצד מעצר כזה תורם לביטחון המדינה. האם סרט דוקומנטרי מהווה איום כל כך חמור? המאבק הזה הוא מאבק על הדמוקרטיה שלנו.

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח. חבר הכנסת אלמוג כהן, בבקשה. אדוני, אני מבקש לקבל 15 שניות, כשזה יורד למטה

להתפשר, להתפשר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, כפי שחלקכם בוודאי יודעים, ב-7 באוקטובר מה שעברנו כאומה, כמדינה, אותו הטבח הנורא, מייד לאחר מכן התחלתי לקבל אינדיקציות על פרשה מאוד חמורה שקורית באחד הפיקודים בצבא. חשפתי את האירוע הזה, נאשם בריגול חמור,

פעם אחר פעם אני מקבל איתותים מהפרקליטות ושות', אותו ארגון מאפיוזי, שהם מחפשים את הראש שלי. אז אם אתם רוצים את הראש שלי,

אני רק יכול לומר לכם שיכול להיות מצב שבו הצייד הופך לניצוד, כי האנשים שלכם מדברים איתי בלי הפסקה. בלי הפסקה הם מדברים איתי, וככל שתנסו להסתיר את הפרשה החמורה הזו, כשכל כתב האישום מושחר, אני אפעל כדי לחשוף את האמת, כי אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר. במהלך כל ההתנהלות האחרונה אני גם ראיתי אתמול, אדוני היו"ר, תוכנית על התחקיר של חיל האוויר. בואו נבהיר את הדברים, חיל האוויר שלנו הוא החיל הטוב בעולם, החיילים שלנו הם הקדושים והטובים בעולם. אבל הפריע לי לראות שם את כל שורפי האסמים, אלה שלפני 7 באוקטובר לקחו את אחד הכלים האסטרטגיים והמשמעותיים ביותר של מדינת ישראל וצעקו: לא נתייצב, לא נשרת את הדיקטטורה, זה סוף הדמוקרטיה, כאשר האויב אורב בשער ומחכה לטרף, לשחוט את ילדינו, לאנוס את נשותינו ולשרוף את בתינו. כל מי שחושב, אותו ארגון בזוי, שפל ואלים שנקרא אחים לנשק, אני לא רואה אתכם ממטר. אני אשב לכם על אבי העורקים, אני אשב לכם על הגרון, עד שתבקשו סליחה על מה שעשיתם, כי אתם לא הצלתם את המדינה, אתם רחוקים רחוקים מלהציל את המדינה. וכאשר אנחנו רוצים ללמוד מטעויות העבר ולהשליך מכך על עתיד ילדינו,

אדוני היו"ר, שלא נראה את אותם סרבנים בזויים, שפלים, שלקחו את ביטחון ילדינו וסחרו בו כסוחר בצוהרי היום לכל המרבה במחיר. המסר האחרון שלי, אדוני היושב-ראש, הוא לגורמי אכיפת החוק. הפרשייה שאותה חשפתי היא פרשייה חמורה, היא פרשייה מביכה. היא פותחת את הפצעים הרגישים ביותר בחברה הישראלית, אבל הגענו ל-7 באוקטובר בדיוק כי חשבנו שאם נטאטא את הבעיות תחת השולחן, הבעיות ייפתרו מאליהן. לא, חברים, זו הדרך הבטוחה ביותר לקבל עוד 70 באוקטובר, עוד פעם את אותם המחזות הנוראיים. ולכן אני אומר כאן בגאון, אדוני היושב-ראש: אני לא מפחד, אני אלך עד הסוף. תודה רבה.

חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת. חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון, תודה רבה, בבקשה. אני מבקש 15 שניות להעלות בחזרה. זה בסדר גמור, זה נלקח בחשבון,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני שומע את הקולות ואת הזעקות על עסקת החטופים שישראל מונעת, שהקבינט מונע, שראש הממשלה מונע. אני שומע את הקולות, אני שומע את חברי הכנסת משמאל, אני שומע את תופי הטם-טם ברחובות, ואני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לחברים משמאל, את מה שהרבה אנשים יודעים ואולי חוששים לומר. אנחנו שומעים את ביידן ואת בלינקן ואת השגריר ניידס רק אתמול. כולם כולם אומרים: חמאס הוא זה שמונע את העסקה. כולם כולם אומרים: את הלחץ צריך להפעיל על חמאס. אבל הם לא אומרים דבר אחד נוסף, ואת זה צריך לדעת כל אחד ואחד מאיתנו: חמאס אינו רוצה עסקה, חמאס לא מעוניין בשחרור מחבלים מהכלא הישראלי, זה לא מעניין אותו. חמאס לא רוצה לפתח את עזה, זה לא מעניין אותו. חמאס לא רוצה לשקם את הרצועה, זה לא מעניין אותו. הוא יכול היה לעשות את כל הדברים האלה לפני 7 באוקטובר. חמאס מעוניין רק בדבר אחד, להשמיד את עם ישראל, להשמיד את מדינת ישראל. זה מה שהנאצים של חמאס עושים, זה מה שהנאצים של חמאס רוצים. היו להם את כל האפשרויות לפתח את חייהם, לפתח את הכלכלה, לבנות מדינה ברצועת עזה, הם לא עשו את זה. למה הם לא עשו את זה? כי המנוע הפנימי שלהם, המוטיבציה היחידה שלהם היא לפגוע בישראל. וכל זמן שהם רואים אותנו, חבריי משמאל, חברי הכנסת, הציבור בשמאל, מעצבי דעת הקהל בשמאל, כל זמן שחמאס רואים אותנו מסתכסכים בינינו, רבים בינינו, מלבים את אש המחלוקת בינינו, הם רק שופכים שמן על המדורה. והשמן הזה הוא ההיתול הגדול, הלוחמה הפסיכולוגית הגדולה שלהם בנו. ואנחנו נוכל להתמודד עם האויב הנאצי הזה רק במצב אחד, כשאנחנו נעצור את המלחמה הפנימית בינינו, נעצור את הלחץ בינינו, נשדר חומה בצורה לאויב הנאצי-חמאסי: אנחנו לא עושים איתכם עסקים. יש רק אופציה אחת, כל החטופים בתמורה לבריחה שלכם. אם אנחנו נהיה מאוחדים, נראה גם את החטופים בביתם.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח. אחרון הדוברים, חבר הכנסת מנסור עבאס. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אדבר על הוועדה עצמה, עניינית, מה הסיפור של הוועדה הזאת. בחלוקת הוועדות בכנסת בתחילת הקדנציה יצא שהוועדה הזאת תיפול בין רע"מ, המחנה הממלכתי ויש עתיד, והיינו אנחנו אמורים ברע"מ להתחיל את הוועדה המיוחדת הזאת, ובחרנו, היינו בוועדה לענייני החברה הערבית, והצענו לקואליציה, לאופיר כץ, להקים את הוועדה שוב כוועדה מיוחדת כמו שהייתה, שנוכל לטפל בבעיות של החברה הערבית. ואז הקואליציה סירבה. הצענו להקים את הוועדה למיגור הפשיעה והאלימות, גם היא הייתה בקדנציה לפני כן, כדי שנוכל גם לתרום את תרומתנו בשם הכנסת, הוועדה לא מייצגת מפלגה, היא מייצגת את הכנסת עצמה, ואז גם קיבלנו סירוב בנושא הזה, וכנראה שלא היה רצון אמיתי בקואליציה לתת ועדה מיוחדת לרע"מ ולחברה הערבית כדי שנוכל לייצג למעשה את הכנסת בנושאים שחשובים לנו. והינה הגענו למצב שהוועדה הזאת תקום. כמובן שחבר הכנסת זאב אלקין רשאי לבחור באיזה נושא הוועדה תעסוק, אבל זה הסיפור של הוועדה הזאת. הייתה צריכה לקום ועדה מיוחדת לענייני החברה הערבית או למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. זה הנושא הכואב והקשה ביותר שאנחנו סובלים ממנו, והקואליציה בחרה לחסום את דרכה של הכנסת כגוף מפקח ויוזם ומנעה את הקמת הוועדה המיוחדת. יש לי עוד דקה?

(אומר דברים בערבית, להלן תרגומם: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 אני הוספתי משפט בערבית, אמרתי שלמעשה זה נחשב לכישלון קודם כול של הכנסת כרשות מחוקקת ומפקחת, שלא הצליחה ולא רצתה להקים ועדה מיוחדת לענייני החברה הערבית או למיגור הפשיעה והאלימות,

תודה רבה.

אני מזמין את יושב-ראש - - - לא צריך, לא צריך.

אם כן, חברי הכנסת, נעבור להצבעה. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת ועדת הכנסת להקמת ועדה לעניין מסוים לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת, הוועדה המיוחדת ליישובים בגבול המזרחי. הצבעה.

ועדת הכנסת בדבר הקמת ועדה מיוחדת ליישובים בגבול המזרחי נתקבלה. 11 בעד, אפס מתנגדים. אני קובע כי הצעת ועדת הכנסת התקבלה. חברי הכנסת, תם סדר-היום, הישיבה הבאה תתקיים, בעזרת השם, בשנה הבאה עלינו לטובה, ביום שני כ"ו בתשרי התשפ"ה, 28 באוקטובר 2024, בשעה 16:00. כתיבה וחתימה טובה